הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4256/25 וכלה בהצעת חוק

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 134) (תשלום דמי חניה), התשפ"ד 2024, מאת חברי הכנסת נעמה לזימי, אברהם בצלאל,

הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 11) (מתן אישור בידי

הראשון על סדר-היום,

אני מזמין את ידידי חבר הכנסת מאיר כהן לנמק את ההצעה.

עשר דקות לרשותך,

תודה רבה, אדוני. אדוני יושב-ראש הכנסת,

הגם שכנראה ההצעה

סדר העדיפות לא השתנה בממשלה הזו, והיא תקועה עדיין ב-6 באוקטובר. הכול עניין של סדרי עדיפויות.

984 מיליון שקל בעבור מעיין החינוך התורני, לעומת תקצוב הגיל הרך רק ב-184 מיליון שקלים, 984 מול 184. אלה הנתונים שלקוחים מהתקציב שהונח

לא שאני נגד חינוך המעיין התורני, עזרתי לו כל חיי, אבל עכשיו, בשעת מלחמה, היה אפשר לחלק את זה לשניים. הכול עניין של סדר עדיפויות. 4.6 מיליארד שקל בעבור חינוך התיישבותי, שימו לב, לעומת הארכת יום הלימודים רק ב-1.7 מיליארד שקלים. מי שהיה ראש עיר ומי שהיה ראש רשות מבין איך משפחות בכל הארץ משוועות להארכת יום הלימודים. אפס תקציב תוספתי, אפס לשכרם של הפסיכולוגים, לשכרם של העו"סים, בשעה של משבר כל כך כל כך קשה, 142 מיליון שקל בעבור מינהל החינוך הדתי, 116 בעבור תרבות יהודית, סעיפים אלה לא קוצצו, אלא הגדילו את הסעיפים האלה. מעניין למה. 357 מיליון שקל למועצות דתיות לעומת 179 מיליון שקל לטיפול חוץ-ביתי לאזרחים ותיקים. ריבונו של עולם, אני מכיר את המועצות הדתיות, אין להן בעיה תקציבית. להוסיף להן 357 מיליון ולקשישים במצבים קשים לתת תוספת של פרוטות? 79 מיליון שקל בעבור תמיכה בשירותי דת לעומת 1.7 מיליון שקל לתמיכה במוסדות רווחה. אני מסתכל על החבר הטוב שלי, שר הרווחה מרגי, שעושה עבודה מצוינת, ואני אומר: מרגי, לך תדפוק על השולחן. העמותות האלה הן העמותות שאני ואתה מכירים.

תמכתי בהן כל חיי. מעולם לא ראיתי מה צבען הפוליטי. אז אני אומר לך, מרגי: לך תילחם בשביל החבר'ה האלה. הם מגיעים לדימונה ולירוחם, לצפון ולדרום, וחשוב שייתנו להם כסף. התקציב הרע הזה מראה עד כמה הממשלה הזו מנותקת מהעם. אני לא מאמין שמדינה חותמת על כזה חוזה עם האזרחים שלה. אתם יודעים שהחליטו להעלות את יעד הגירעון ל-6.6%.

אבל אנחנו מבינים שיש מלחמה וכך צריך לעשות, אבל אנחנו משדרים, באמת משדרים, שיעד הגירעון הזה הוא גבוה ומסוכן. אבל אם הם היו סוגרים את המשרדים המיותרים ואם לא היו מעבירים 5.7 מיליארד שקלים לכספים קואליציוניים, היינו מורידים את יעד הגירעון ל-5%. זה יעד גירעון גבוה, כשאנחנו לא לוקחים חס ושלום בחשבון אם תהיה איזה התפתחות בצפון, כי התקציב הזה הוא כבר גמור. מספיק לפתוח את עיתוני היום, אדוני היושב-ראש: ישראל מתייקרת, עליית מחירים נרחבת ברשתות שנעה בין 4% ל-9% בפחות מחודש. להוציא את שר הכלכלה, שאמר איזה משפט, לא שמעתי מילה אחת כנגד המופקרות הזאת של הרשתות. בתקציב אין כלום שמדבר על משפחות מהסוג הזה, שייקרעו תחת יוקר המחיה. אז יש מלחמה,

אנחנו נדחוף את הכספים הקואליציוניים, ושכל סופרמרקט יעשה את כל מה שהוא רוצה, שכל רשת תחליט שהיא מעלה מהיום למחר. דיור, תקשיבו לפטנט הזה. מזל שיש פה חברי כנסת שהיו ראשי ערים. משרד הבינוי מגדיל את תקציבו ב-1.1 מיליארד שקלים לסבסוד דירות, בעיקר למגזר החרדי. עכשיו הם עוטפים את זה: זה למעמד הביניים. אני יודע מי קונה דירות היום.

לא בגלל שאני חושב שהחרדים, חס ושלום, לא צריכים לקנות דירות, אבל עכשיו לתפור טבעת בדיוק לאצבע של מי שצריך? מי קונה היום דירות בפריפריה?

לכם, אני יודע מדויק, על המספר: רק חרדים שעוברים לדרום ולצפון. אגב, הם לא מש"ס. מאיר, אתה, לא, תאמין לי שלא. תאמין לי שלא. תאמין לי שלא, ואתה יודע שלא. בית שאן,

חבל שאתה מתווכח. כשגולדקנופ יושב ורוצה שיקנו בסבסוד דירות בדרום, אז אני יודע למי זה. אני הייתי שם. אני ראיתי באופקים שהרבה זוגות קנו, מכל המגזרים.

האמן לי שלא. אתה טועה. חבל, אתה טועה ומטעה.

זה משהו אחר. אל תערב מין בשאינו מינו.

תקרא את התקציב, במקום לעמוד פה ולהתנצח איתי. זה לא נמצא בתקציב. מאיר, די. יש 35% בני מקום, עוד 25% מילואימניקים, לא ב-1.1 מיליארד שקלים.

מה אתה מדבר שטויות?

אתה פשוט, במצגת שהוצגה על ידי הלשכה שלך,

הופיע נתון של 155% גידול ביחידות הדיור. למי? תגיד לי למי. תגיד לי אתה, שר האוצר, למי? זו מצגת שלך. תגיד לי, לא הבנתי.

לא מגיע להם גם לקנות דירות, קשור אליהם, אתה יודע מה? שר האוצר, אני אומר לך שעזרתי לחרדים. אתה צריך עוד 20 שנה כדי לעזור לחרדים כמו שאני עזרתי.

השאלה היא מתי. ואם אתה היית אחראי, ואני ציפיתי לזה ממך, כי אתה, אתה לפחות מתיימר להיות שר חכם והגון. אילו לא היית נותן כספים קואליציוניים, ואילו היית סוגר את המשרדים המיותרים, אתה וראש הממשלה, יעד הגירעון, לא היית צריך להכריז על 6.6%, אז היית עושה את זה פחות. כי זה לא ייגמר ב-6.6%, אתה יודע שלא. אין לך שוליים בתקציב הזה. אם חלילה מתפתח משהו בצפון, תגיד לי אתה מאיפה. אל תתחכם. תחושת האדנות הזו שאתם משדרים, שלא מוכנים להקשיב לרחשי העם, זו הבעיה הגדולה שלכם. ניתוק מוחלט. העיקר לשרת את המגזר שלי. השאר, שיחכו. מה שלא אלקטורלי, לא חשוב.

בבקשה, אדוני,

אני מסיים. אילו לא היו מפריעים לי, הייתי מסיים בזמן. עשר דקות זה יותר מדי בשביל לדבר שטויות. חבר הכנסת,

אתה תעלה לפה, וכל דקה אני אגיד לך

שחזר הביתה אחרי ימים ארוכים בשטח, ואמר בכנות לאשתו שהוא רק רוצה לחזור כבר לעזה כדי לסיים את העבודה. גם הבן שלי חזר הביתה אחרי ארבעה חודשים.

על מני, קצין במילואים ואב לשבעה מהיישוב עטרת, שרדף אחר מחבל שדקר אותו והצליח לפצוע אותו, ותפס אותו, הביא למעצרו, על שוהם, בת 27, שלמרות הסרטן שהתגלה בגופה התעקשה לא להיגרע משירות המילואים, וב-7 באוקטובר התייצבה מייד ביחידה שלה, היישר ממסיבת האירוסין שלה, וגם על עזרא, יהודי בן 95, שמייד עם פרוץ המלחמה שם עליו מדים, הלך לשדה הקרב, באותה חדוות ניצחון כמו בימי הלח"י, שם נלחם בבריטים.

הבשורה שלך בקצבת הזקנה להוא בן ה-95?

גלעד.

מה הוא, קצין? גם על גלעד, שעזב הכול ויצא לחרף נפשו על הגנת המולדת בעזה ובכל מקום אחר. לכל דור ודור יש הגיבורים שלו, אותם אנשים אמיצים שעזבו את הכול בלי להביט לאחור, בלי לחשוב על ההשלכות, השאירו בצד כל אינטרס שאיננו לאומי, הפגינו תושייה ואומץ, ונכונו להקריב את חייהם למען כולנו. הם הגיבורים שלנו. אל תתבלבלו. מי שמסתכל בטלוויזיה או קורא עיתון יכול בקלות להתבלבל ולשקוע בעיסוק בטפל.

זה לא השחקן ששיחק בפריים-טיים, לא הזמרת שהרימה את המסך, לא הכדורגלן שהבקיע שער וגם לא הפוליטיקאי שיושב כאן במשכן. חברים, אל תתבלבלו. כל מהדורת חדשות צריכה להיפתח באייטם על הגיבורים האמיתיים שלנו. הם צריכים להופיע על שלטי החוצות ברחובות הערים, הם אלה שצריכים לערוך לכבודם פרמיירות חגיגיות ולהצדיע להם ברחובות. אני לא מתבלבל. משרד האוצר בראשותי עבד בשבועות האחרונים על תוכנית מקיפה, זה נמצא בתקציב שהונח בפניכם, 9 מיליארד שקלים, שהם הבסיס לתקציב, שידאגו שלאף מילואימניק

המלחמה הזו תביא איתה ימים לא פשוטים למשק הישראלי, אבל במילואימניקים, גיבורי העם שלנו, לא נחסוך שקל. אנחנו נמצא את כל השקלים שצריך. זו התחייבות, אל דאגה. מילואימניקים גיבורים שלנו, אל תתבלבלו. כשאתם יוצאים הביתה, לפני שאתם חוזרים חזרה לשדה הקרב, זה כל מה שאתם צריכים כדי להיות רגועים ולדעת שהמשפחות שלכם, שהעסקים שלכם, שהחיים שלכם, בידיים טובות. בימים האחרונים פגשתי כמה מהגיבורים שלנו. שלפנו יחד את המחשבון שלנו בטלפון הסלולרי, ראיתי את אנחת הרווחה על פניהם. יונתן, אורי, נטלי, חיים, יצחק, אלישע, ליהי, כשראיתי שאתם נושמים לרווחה, גם אני הצלחתי סוף-סוף לנשום קצת לרווחה, אחרי החודשים הקשים האלה. חבריי המילואימניקים, אתם הגיבורים שלנו. אני מצדיע לכם. מדינה שלמה מצדיעה לכם. אני קורא מכאן לכל המילואימניקים בישראל, לבני המשפחות שלהם, לחברים שלהם: תפיצו את הבשורה גם לאלה שנמצאים בחרמון, בסמטאות ח'אן יונס, במארבים ביהודה ושומרון, באוויר, בים וביבשה: אנחנו כאן בשבילכם.

תנצחו, בעזרת השם. אנחנו נדאג שתקבלו את כל מה שצריך. אני אישית אדאג לכך. תראו, יש כשלים ביורוקרטיים ביישום. אני מתחייב להפוך כל אבן, כל אבן, כדי שכל מילואימניק יקבל את מה שמגיע לו,

עצמאי, בן משפחה, עד השקל האחרון. אבל בינתיים, אם יש לכם בעיה,

דברו איתי. אתם מוזמנים לצלצל ללשכתי, 02-5317440, ותקבלו מענה. גיבורים שלנו,

ואם אתם עצמכם באמצע לחימה או תעסוקה, אתם יכולים לשלוח בן משפחה או חבר. הגבורה שלכם כבר נכתבת בימים האלה בדברי הימים של מדינת ישראל. תודה לכם על הזכות לעזור לכל מי שאתם. שוב, מה המספר? 02-5317440. זו לשכתי, ואנחנו נטפל. אגב, מטפלים כבר בהמון המון פניות, ונפתור, בעזרת השם, את כל הבעיות הביורוקרטיות,

קודם כול של משרתי המילואים. למה? ארבעה חודשים, מתווה, וזה עוד לא עובד.

אמרתי קודם שאני לא רוצה לעסוק בפופוליזם בימים האלה. שאלה עניינית. אני חושב שהתקציב שאנחנו נניח היום, באיחור,

בעיניי בטעות באיחור, נקבל את זה היום? בעזרת השם, כן, בוודאי, זה יונח כאן היום.

הוא תקציב טוב, הוא תקציב אחראי. הוא יונח?

אני לא אחראי פה ללוחות הזמנים. הוא יונח היום. הוא תקציב שמצד אחד נותן מענה מלא, נדבר עליו ביום רביעי, כשנציג אותו לפני ההצבעה, לכל צורכי המלחמה בחזית ובעורף, עם המדיניות המרחיבה שאני הכרזתי עליה, ואתה יודע שהיא נכונה. הוא עושה את זה במסגרת אחריות פיסקלית גדולה, ולכן הוא זוכה לתמיכה של בנק ישראל, של אנשי המקצוע אצלי,

ושל גופים בין-לאומיים רבים, וכן, הבטחתי תקציב של אחדות, עמדתי בו, על כל אזרחי ישראל.

כולם נכנסים תחת האלונקה ומרגישים משהו,

אין מישהו שקם בבוקר ואומר: ואו, שמו עליי את כל האלונקה,

לא משנה ימין,

כמו טל, זה מתפזר על כולם. זאת מלאכה קשה, אגב, זה חלק מהסיבה שאנחנו איחרנו, פעם אחת לתת מענה לכל הצרכים, להתנהל באחריות פיסקלית, כי צריך לדעת שיש מחר, ולחלק את הנטל הזה בצורה חכמה. המון המון המון צעדים היו אפשריים, וכל אחד בחנו, יתרונות, חסרונות. אני חושב שניסינו ללכת לצעדים שיש בהם הכי הרבה תועלת, הכי הרבה יתרונות. מספיק עם הדמגוגיה של הכספים הקואליציוניים. הרי אתה יודע ש-90% מהם היו אצלכם והיו בכל ממשלה אחרת, אז 10% מתוך 4 מיליארד, עוד 400 מיליון, זה בערך פרומיל.

עזוב, די, די, די. היה בקורונה. למי נקצץ בקואליציוני, למכינות לקצץ? לגרעינים לקצץ? לשינשינים לקצץ? בוא נסביר לך. לקבוצות המשימתיות לקצץ? למכינות הקדם-צבאיות לקצץ?

אז יש קצת כסף לחינוך החרדי, שאתה לא אוהב. ודי כבר עם הקמפיינים האנטישמיים האלה בזמן מלחמה. לא לא לא לא לא, צריך אחדות. מספיק להתנגח אחד בשני. מספיק לתת לסנוואר מתנות ופרסים ולתקוף אחד את השני.

אתה יודע יפה מאוד שכל הכספים הקואליציוניים כולם, שאתה רוצה לקצץ, הרי גם אתה לא רוצה לקצץ בכל מה שמניתי עכשיו,

אז אתה רוצה קצת מהישיבות, וזה כמה מאות מיליונים, אז הגירעון לא היה 6.6%, היה 6.612%. תפסיק. זה מגוחך. אין לזה שום השפעת מקרו. סגירת המשרדים, גם אני תמכתי בה.

כמה עשרות מיליונים, זה לא מגרד את הקצה של הכלום. זה פופוליזם זול. התמיכה של ארצות הברית זה 1%,

אני מוכן לדבר איתכם. אני מוכן לדבר על המקומות האמיתיים שבהם יש מחסור ולקצץ. 3 מיליארד, 3 מיליארד ש"ח, על מה אתה מדבר?

אז אני, הרי אותה מילה שאתה נותן פה על תקציב הישיבות,

הינה השר קרעי: תחתוך 800 מיליון שקל מתקציב, עכשיו שמעתי שיש איזה אחד, רולניק אחד, עוד איזה שמאלן אחד מזה, שזכה עכשיו בתאגיד, עושה הפקות, כל פרק 600 מיליון שקל,

בזה לא לקצץ, זה בסדר.

איזה סדרה של כמה פרקים של תחקירים,

אז אני לא נגעתי בזה.

אני שר האוצר של כולם.

אנחנו ממשלה של כולם. אנחנו נותנים מענה לכולם,

למילואימניקים, לתושבי הדרום, לצפון,

וחרדים וקיבוצניקים ועירוניים וישראל הראשונה וישראל השנייה, כי ברוך השם יש לנו כאלה וכאלה בצפון ובדרום, ולכל בעלי העסקים במדינת ישראל ולכל אנשי מערכת החינוך במדינת ישראל. ואנחנו מגדילים את תקציב הבריאות ונותנים מענה גדול בתוכנית לבריאות הנפש לכולם,

יהודים, ומקצץ כמעט מיליארד בחינוך.

לא אמרתי לעצמי: אני שר האוצר הימני, הדתי-לאומי, אני אחליט מה חשוב ומה לא. אני אקצץ לכל מי שלא, אבל זה בדיוק מה שעשית. איתכם אני לא מדבר.

אבל למה, את החברה הערבית? 5 מיליארד, למה הפלית את החברה הערבית? תגיד, תענה. לא אמרתי: אני אקצץ כי זה לא חשוב.

גם בצד ההכנסה וגם בצד ההוצאה, מפזר

15% בפשיעה הערבית,

היה כסף קואליציוני שאין לו שום הצדקה. כשהם היו בקואליציה הם צ'יפרו את עצמם. שום הצדקה אין לזה.

כדי להעמיק את היצע הדירות לשכירות. כל מה שעשינו היה לוודא שהמכרזים לא נכשלים, כי היום הקרקע לא יודעת לספוג את ירידת הערך בפריפריה, ולכן אתה צריך להעמיק את הסבסוד, כדי שהמכרזים לא ייכשלו, ויהיו לנו מכרזי מחירי מטרה עם מחירים נמוכים. שוב, זאת בעיניי תכלית כלכלית של האצת הנדל"ן, תכלית ציונית של ייהוד הנגב והגליל והעדפה גדולה מאוד למשרתי המילואים, אלה שעשו עכשיו את חרבות ברזל,

זה on top ה-9 מיליארד שדיברת עליהם קודם, ותכלית חברתית של פריפריה, שוב, לפחות שהזכאים יוכלו לרכוש דירות בזול בהיצע גדול מאוד. האתגר הכי גדול שלנו עכשיו, מאיר, שלך ושלי ביחד, שלך ושלי ביחד,

שכשהריבית תתייצב והביקושים יחזרו, הם לא יפגשו היצע נמוך, ונקבל פה קפיצה כמו בשנה שעברה,

במשמרת שלכם, 20% עלייה במחירי הדיור בשנה. עכשיו,

אל תגיד לי לא, זה מה שקרה בדיוק. עכשיו, אני לא רוצה, חבל להתווכח על עובדות. העובדות, 20% בשנה התייקרות של מחירי הדיור. אני לא מאשים, יש פה גם נסיבות עולמיות ואינפלציה שהיא תוצר של הקורונה. אני באמת לא מאשים.

במקרו-כלכלה, זאת לא תמיד הממשלה שיושבת פה עכשיו. כמו שביוקר המחיה התהליך ענק, דיברת על זה, 30 שנה משק ריכוזי,

אני לא המפא"יניק שבנה פה את המשק הריכוזי הזה. אז רגע לפני המלחמה היינו עם,

עם ישורת אחרונה של חוק "מה שטוב לאירופה טוב לישראל", שהיה פותח פה את שערי היבוא ומציף כאן תחרות, והקמנו את ועדת הריכוזיות, אנחנו נצטרך לפרק קונגלומרטים משמעותיים בשוק המזון ששולטים פה,

עושים שימוש ציני, חצוף, בכוח השוק העודף שלהם כדי להתעמר באזרחי ישראל, להעלות מחירים בלי שום הצדקה. בכל העולם בשנה האחרונה מדד המזון ירד ב-10%.

אני קראתי אותם לסדר. הם לא עובדים אצלי.

קראתי להם פומבית, למה לא התייחסנו? התייחסתי לזה כמה וכמה פעמים, אבל אני לא רוצה לדבר איתם, אני רוצה לחוקק, אז המלחמה עצרה לנו את זה,

כבר פרסמנו תזכיר,

של חוק "מה שטוב לאירופה טוב לישראל". הקמנו כבר ועדה,

היא פנתה בקול קורא לציבור לקבל התייחסויות. רגע לפני שאני מתערב בזכויות קניין ומכריח את הקונגלומרטים האלה להתפרק מהנכסים שלהם, מהאחזקות שלהם,

אני צריך ביסוס, אז הקמנו ועדה מסודרת, כמו שעשו לבנקים, כמו שעשו לגופים אחרים. כשאתה רוצה לפרק ריכוזיות, אתה צריך תשתית מספיק מקצועית. לבוא באיזה פופוליזם זול,

ורגע אחר כך בג"ץ יפסול לי את זה,

אלה תהליכים שהתקדמנו בהם מאוד לקראת המלחמה, אנחנו מבינים שזה חשוב.

אנחנו גם מבינים שנורא נחמד להטיל עלינו בפחות משנה אחריות ל-30,

50 שנה של משק ריכוזי. אז חוק "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" נדמה שכבר קבענו דיון אצל ראש הממשלה לחודש הזה, אנחנו שמים אותו בחזרה על השולחן, ונחוקק אותו הכי מהר שאפשר. ואמרתי, ביקשתי עכשיו מחברי ועדת הריכוזיות לשוב ולהתכנס ולחדש את המאמצים.

מה לעשות, הדחוף והחשוב דחה דברים חשובים אחרים, ונחדש אותם עכשיו. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, ואני לא חושב שבזה יש קואליציה אופוזיציה, כולנו הולכים לסופר, לכולנו יש ילדים, אתה כבר מן הסתם עוזר לנכדים, כולנו רואים בעיניים כלות את ההתייקרות הזאת, כולנו מבינים שהיא גם לא מוצדקת עכשיו.

כולנו צריכים לשלב ידיים. יש דברים שלא,

אני הייתי אופוזיציה בקדנציה הקודמת. היה פעם חבר כנסת מישראל ביתנו,

חבר טוב שהיה יושב-ראש ועדת כספים, עבדנו יחד, קואליציה-אופוזיציה, בסוף פה במליאה הצבעתי נגד התקציב. מה לעשות, ככה זה, קואליציה אופוזיציה. אבל בוועדה? עבדנו יחד, השפענו, הבנו שאנחנו לא בניגוד אינטרסים. אפשר להתווכח על סדרי עדיפויות מסוימים בתקציב,

תקציב משקף סולם עדיפויות. אני חוזר ואומר, אני מאוד השתדלתי עכשיו בתקציב הזה כמה שאני יכול להיות עיוור להשקפה שלי, כי אני לא רוצה להיכנס למחלוקות עכשיו,

תקציב הוא חד-משמעית אירוע ערכי,

ואני עושה את זה על כולם,

כמה שאני רק יכול. אבל בדברים שלא קשורים לסדר עדיפויות תקציבי,

אין בינינו, אנחנו רוצים כולנו להוריד את יוקר הדיור ולהאיץ את השוק הזה. כולנו רוצים להאיץ את ההייטק,

זה לא צריך להיות קרב של קואליציה אופוזיציה, בטח לא במלחמה. תאמין לי, יש לנו מספיק על מה לריב,

אני הרי לא מאלה שחושבים שאין ימין ואין שמאל, נגמרו המחלוקות. אנחנו צריכים לנהל את המחלוקות אחרת ממה שעשינו ב-6 באוקטובר, בסגנון, ביכולת לנהל שיח, בלאהוב אחד את השני,

גם ביכולת לדעת על מה מתווכחים ואיפה עובדים יחד כשמסכימים, למרות שנמצאים משני צידי מתרס פוליטי, להבין שכולם פועלים מתוך תפיסת הטוב שלהם, כולם רוצים את טובת מדינת ישראל. אני בטוח שאתה רוצה אותה לא פחות ממני, ואתה חושב שמה שאני עושה הוא רע ואני חושב שהוא טוב ולהפך. זה בסדר גמור, זה לגיטימי לכבד אחד את השני. אבל בואו נעשה שיח ענייני. כשהולכים למקומות האלה של החרדים,

אני אומר, זה לא אמת,

זה לא אמת. אין שום קשר בין המכרזים האלה לחרדים. זה פשוט לא אמת. זה פשוט לא אמת. בכל מכרז כזה יש 35% בני המקום, אנחנו נוסיף עכשיו בין 20% ל-25%, אז כמעט 60% לא קשור לחרדים, זה בני המקום. כמה חרדים יש, לא יודע, בקריית שמונה? ועוד פעם, החרדים הם חלק מעם ישראל, ומי שרוצה לקנות דירה והוא זכאי וניגש להגרלה ומקבל, אהלן וסהלן. אי-אפשר כל היום להיכנס למחלוקות האלה ולקרוע אותנו, על מה?

בואו, עוד פעם, התקציב יונח, וזה בסדר שיהיו מחלוקות גם סביב התקציב הזה. הקשבתי לך בנחת, וזה לא נכון. מזל שאין תקציב, זה כלום. לא בפופוליזם, לא בפופוליזם. אדוני היושב-ראש, סליחה שהארכתי. תודה רבה. אני כמובן אמור להגיד לפרוטוקול שאני קורא להצביע נגד הצבת האי-אמון. אגב, לא ענית על הדברים, תודה רבה לכבוד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בהתאם לתקנון הכנסת, נעבור לדיון הסיעתי. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת ואליד אלהואשלה מסיעת רע"מ.

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שר האוצר לא יענה לנו על

אנחנו רואים בתקופה האחרונה שכל הממשלה הזאת, שמורכבת מנתניהו, בן גביר וסמוטריץ', מובילה להחלטות קשות נגד החברה הערבית ומובילה למדיניות מבדילה, מדיניות שמובנית על גזענות. איך יכול להיות ששר שעומד במשרד לביטחון לאומי מרשה לעצמו להשתלח במנהיגים של החברה הערבית ולא מטפל בנושא הפשיעה בחברה הערבית? המספרים רק מזנקים למעלה, 244 נרצחים בחברה הערבית ב-2023 לעומת 111 ב-2022. המצב הזה לא סביר. לא יכול להיות ששר שממונה, שמופקד על הביטחון של התושבים, מפקיר אותו. לכן הממשלה הזאת צריכה לחלוף מהעולם הזה. אי-אפשר לקצץ 5 מיליארד שקל לחברה הערבית כשהיא החברה החלשה והענייה, וזה בהוראה משר האוצר הגזען הזה. עד שהיינו בממשלה הקודמת והשגנו תקציב לחברה הערבית, שבמשך שנים קופחה על ידי הממשלות הקודמות, פתאום מגיע השר סמוטריץ', מחליט לקצץ אותו על מנת לפגוע בסח'נין, בנצרת, ברהט, בחורה. אין לו אינטרס לעזור לאנשים. אין לו אינטרס לטפל בסוגיות של התושבים שלנו, כמו החבר שלו איתמר בן גביר, שנותן גיבוי לכיתת הכוננות בקיבוץ רתמים כאשר רוצחים בן אדם בדם קר. במקום להזמין משטרה ולטפל באירוע, נותן גיבוי למרצחים. איפה קיים דבר כזה? ג'ומעה דנפירי מהיישוב ביר אל-משאש. אם התמונה הייתה הפוכה, בן גביר היה קורא מייד לחקירה וקורא לשימוע ומזמן את המפכ"ל לשיחה. אבל כאשר מדובר בחיי אנשים מהחברה הערבית, מפקירים אותם. אני מתפלא על ראש הממשלה. אדוני, מי השר במליאה?

הוא יצא שנייה. תעצור את הזמן, בבקשה. הוא רשאי להמשיך לדבר בלי הגבלת זמן עד שיגיע השר. מלול, איפה השר?

לא, השר, יש לו גם צרכים, כן. אז הוא יצא, מה יש? אני מבקש שיהיה שר אחר.

חשוב לו שהשר קרעי ישמע אותו. לא, היה חשוב לו ששר האוצר ישמע אותו. אבל שר האוצר רוצה רק לדבר, ייגמר לי הזמן. רגע, אני עצרתי. האמת היא שאפשר להבין, רק 38 שרים. איפה שר האוצר? אתה רוצה, על חשבונך. לא, אני אמתין. שר משיב, (אומר בערבית: איפה שר, ) פשוט לא ייאמן,

שישב פה והקשיב.

הינה, הגיע. תקראי לשר, בבקשה, טייבי. פרשת השבוע היא משפטים, זה דבר שלא אוהבים בממשלה הזאת, משפט צדק, עצמאות מערכת המשפט,

הוא אמור להמשיך ללא הגבלת זמן עד שהשר מגיע, ככה מקובל. מזכיר הכנסת,

אז הוא אמור לעמוד על הבמה, הוא אמור לעמוד ככה בלי לדבר? שידבר, תחשיב לו את הזמן. ואליד, יש לך חסינות, אתה יכול לדבר. לא סיימת, יש לך עוד דקה. ארז, מהר למנות עוד שר,

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, "ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו

122 ימים ש-136 אזרחים מצויים בכלובי החמאס, ושרי הממשלה ובכירי הקואליציה יוצאים בחגיגות ריקוד משיחיות. החטופים נמקים, מורעבים, גוססים, ואתם שרים ורוקדים, כאילו הנטבחים והחטופים אינם אלא חמורו של משיח השקר שלכם.

תרשה לי עוד כמה משפטים, אדוני.

בקיבוץ בארי נדהמו לגלות שתנועות משיחיות מתכננות טקסי ניצחון בהתאם לפרופגנדה מלשכת ראש הממשלה על המשך המלחמה בכל מחיר מעל ראשיהם שלהם. הם כבר הודיעו שימנעו בגופם את הריקוד על דם הנרצחים. ממשלת ההפקרה צריכה לעוף. לכו עכשיו. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב מסיעת העבודה, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אדוני השר, בפתח הדברים אי-אפשר להתעלם מהעובדה שספסלי הקואליציה ריקים לחלוטין. ל-30 שרים וחברי כנסת מהקואליציה מותר, בעיצומה של מלחמה, להשתתף בכנס שכולו בסימן טרנספר וחידוש ההתנחלויות. זה לא פוגע בלכידות, אבל השימוש בכלי הפרלמנטרי הבסיסי שנקרא הצבעת אי-אמון, זה לא בסדר. גמרנו לספור את הטפות המוסר שלכם, גמרנו להתייחס ברצינות לשר שעומד כאן על הבמה ואומר: השמאלני הזה, וכעבור שנייה זועק לעברנו: לכידות, לכידות. גמרנו. גמרנו לספור את התעמולה הזולה שלכם. אני רוצה לדבר אליך, אדוני, יושב-ראש המליאה.

חבר הכנסת מלול, שבמסגרת הצעת התקציב הרצינית שהוגשה קיצצו בחצי את התקציב של כרטיסי המזון של ש"ס.

ניהלתם קמפיין שלם על איך אתם מצילים משפחות מרעב, אבל בתקציב הזה קיצצתם בחצי, בחצי, ענה על כך השר סמוטריץ'. את תקציב כרטיסי המזון.

ב-5% ב-50%. לא די בזה, את תקציבי הישיבות אתם דוחפים לבסיס התקציב אבל את מפעל ההזנה, הביטחון התזונתי, שהוא באחריות של השר מרגי, שר שלכם, את זה השארתם בכספים הקואליציוניים. תאמרו, אתם לא מתביישים? אתם צועקים על המורה משדרות בתקציבי אופק חדש. בוא, בסדר, בוא נאמר,

השר מלכיאלי, בא נאמר שאתם צודקים בעניין אופק חדש, בממשלה שאתה היית יושב-ראש ועדת החוקה ביטלתם את זה לגמרי.

רק שאתה שוכח שבממשלה שלנו הגדלנו דרמטית את הבטחת ההכנסה לקשישים, את התקציב לפרויקט הביטחון התזונתי. נכון, אנחנו מאמינים שטיפול בעוני צריך לעשות כמו שצריך ולא בכרטיסים פוליטיים, אבל לשיטתכם, קמפיין שלם צעקתם על כרטיסי המזון, וקיצצתם ב-50%. לא שמענו אתכם צועקים צעקה אחת. אבל עזוב, אני בעד אופק חדש והמורה בשדרות. הסבר לי מדוע הגדלתם עכשיו,

ב-50% גם ב-2024 את המלגה לאברכים, אלה שכבר התחתנו, התחתנו, ובמקום לצאת, תודה רבה. לפרנס את משפחתם, ממשיכים להיות בישיבות, ואתם מוסיפים מאות מיליונים,

במלגות לאברכים, במקום כרטיסי המזון למשפחות העניות. אתם לא מתביישים?

נא לסיים. תודה רבה, חבר הכנסת קריב, הבנו.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת אי-אמון בממשלה של סיעת יש עתיד. חבריי חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. אני עובר להצבעה עכשיו.

סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 21 בעד, אין מתנגדים. אני קובע שההצעה לא התקבלה, מאחר שלא זכתה לרוב הדרוש. לפרוטוקול, חבר הכנסת מאיר כהן לא הספיק. לצרף אותו, בעד? חבר הכנסת מאיר כהן בעד, בסדר. חבריי חברי הכנסת, הנושא הבא, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. אני מזמין את ידידי השר לשירותי דת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי להציג את הצעת החוק. בבקשה, לרשותך עד עשר דקות,

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

ברשותך, אדוני היושב-ראש, לפני שאציג את החוק, היה כאן לפניי חבר הכנסת קריב ודיבר על כרטיסי המזון. אני רוצה לספר לך, ממש לפני כמה דקות הגיעו אליי לחדר לישיבה, לדיון, שני אנשים, אחד קוראים לו חננאל ואחד קוראים לו יהודה, חברים טובים שלי. שניהם דיברו איתי, הם אנשים מאוד חברתיים, ולאחד מהם יש גם עמותה שעוזרת לאנשים חלשים, על כמה אנשים מחכים וחיכו, אבל אני איתך. רגע, שנייה, אבל למה הסכמתם לקצץ,

אני אענה על הכול. כמה אנשים מחכים וחיכו לכרטיסי המזון.

כשאתה מדבר שאתם בממשלה הגדלתם את, איך זה נקרא? התזונתי, הבטחת הכנסה. אתה יודע כמה אנשים, לאו דווקא חרדים, לא זכאים מכל מיני סיבות? הרי מעולם לא נברא קריטריון פשוט וברור וקליט, וגם אמיתי, של מבחני הכנסה. עכשיו תראה, אבל אנחנו איתך. אם אתה איתי אז למה כשאתה היית בממשלה לא שמתם שקל על דבר הזה? אילולא אריה דרעי נלחם, גם בפעם שעברה וגם הפעם, לא היה בזה כלום. השר מלכיאלי. גם בפעם שעברה וגם הפעם לא היה בזה כלום. השר מלכיאלי, עזוב, אתה לא רציני. עכשיו מדברים על הממשלה שלכם. אתם הובלתם את הדגל החברתי.

למה הסכמת להוריד ב-50%? ש"ס גאה להיות סיעה חברתית. אנחנו במצב מלחמה. אבל אתמול לא שמעתם, חדשות. חבר הכנסת קריב.

נו. ונכון, אנחנו נאבקנו על כרטיסי המזון. ואתה יודע מה, אי-אפשר לקבל הכול. הגדלתם בחצי את המלגות לאברכים. רגע, רגע. לא, זה לא נכון.

בדוק נתונים, על מה אתה מדבר איתי. לא נכון.

ואצלכם בממשלה האדרתם אותם והכפלתם אותם,

מלכיאלי.

אנחנו מאמינים בלומדי התודה. השר מלכיאלי, אין בעיה עם לומדי תורה.

הינה, וגם היא מסכימה איתי. יופי. אין בעיה עם לומדי תורה.

וזה נעשה כנראה בשגגה ולא במזיד. יש ספר תקציב.

בספר התקציב לא כתוב שום פרט עידוד.

אני מכיר את ספר התקציב, מה זאת אומרת? זה לא כתוב שם. כתוב דברים אחרים ופירשו את זה ככה. זכותם לטעות. אוקיי. כבוד השר. אני אוהב תמיד את הפרשנות. מר שירי, לאיפה נעלמת? מה שנקרא מרשי. מרשי, טוב. הרי הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק לדחיית מועד הבחירות לרבנות הראשית. אשמח לתמיכת חברי הכנסת.

אולי תסביר רק למה. למה?

תודה רבה.

תסביר. אני אסביר, אני אסביר.

אתה, אתה.

אם התמיכה שלנו כל כך חשובה לך, נסביר, נסביר. לא, מה יש להסביר? לא, נסביר. כתוב, הארכת כהונת הרבנים. אני אסביר. אנחנו דחינו את הבחירות מכל מיני

תודה רבה, אדוני היושב בראש.

כאשר נתניהו מסרב לדון ביום שאחרי, הוא מחזיר אותנו ליום שלפני. כשהוא מסרב לדון ביום שאחרי, הוא חוזר על

תוקפים, ישר שיניתי. אתה יודע, לפעמים, בלהט הדברים.

חלילה.

ממש לא. לא יכול להיות שבזה שמסרבים לדון ביום שאחרי, מחזירים אותנו ליום שלפני. לא יכול להיות שבצפון הרצועה חמאס משתלט על משאיות הומניטריות ומוכר אותן. אני שמחה שאתה מסכים איתי, אבל אתה שר ואני חברת כנסת באופוזיציה. מישהו צריך לדפוק על הדלת, מישהו צריך לדפוק על השולחן. מה אנחנו עושים?

מה נגיד לחיילי המילואים שחוזרים הביתה ורואים את התמונות עכשיו בסלון ביתם? מה יגיד חייל המילואים שנלחם, הינה, דבי תושבת שדרות, היא יודעת, יצא הביתה,

איבד חברים שלו, קבר את החברים שלו ועכשיו הוא רואה שהשטח נכבש מחדש? זה לא הגיוני. תודה רבה. אני מסיימת. אדוני השר, תעצרו את הטירוף הזה. לא יכול להיות שאנחנו חוזרים לקונספציה של היום של לפני ופשוט מחזקים את חמאס.

תודה רבה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, לא נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב בראש, ברוח התקופה המאוד-מאוד קשה והמלחמה בעזה,

לכם שהאזרחים במדינת ישראל לא שמים לב. האזרחים במדינת ישראל כורעים תחת נטל התשלומים בסופר. אדוני שר הדתות, אדוני היושב בראש, זכור לי היטב הקליפ של המפלגה שלכם שמראה עליית מחירים לכאורה, נכון, הלחם עלה בעשר אגורות בממשלה הקודמת, אבל המחירים היו סבירים לחלוטין, הקליפ של ראש הממשלה שעומד בסופר, ראש ממשלה לשעבר, ומצביע על החלב, על כמה החלב עלה. מה אתם עושים במשך השנה הזו? המחירים מרקיעים שחקים. מדינת ישראל שוברת גבולות בעניין הזה. תקשיבו טוב: מחירי המזון בעולם ירדו ב-10%, מחירי המזון בעולם ירדו ב-10% בתוך שנה, בארץ המחירים שברו שיאים שלא ידענו. כמו שאמרתי, אני זוכר את הקליפ של ראש הממשלה עומד ומדבר על מוצרי החלב. אני שומע את שר הכלכלה, במקום לטפל במחירים בסופר, שפגעו בכל משפחה במדינת ישראל, מצא שעיר לעזאזל: ראש רשות התחרות. בטח אם היו פה עוד כמה חברי כנסת מהצד הזה של המליאה, הם היו מניעים את ראשם בהסכמה. רשות התחרות איננה ממונה על מחירי הסחורות במדינת ישראל, היא ממונה על כך שאם יש תיאום מחירים, אם מישהו מבצע עבירה פלילית, היא צריכה להעמיד אותו לדין, כמו שהיה באירועים של כמה חברות יצרניות פה במדינת ישראל. אבל לא מתפקידה להילחם במחירי הסחורות על המדפים בסופר. זה התפקיד שלכם, של הממשלה הזו, הכושלת בתולדות המדינה. תסתכלו מה קורה למחירים בסופר, צעקתם לפני הבחירות על 10 אגורות על הלחם, גם זה לא בסדר, אבל כשבכל העולם יורדים המחירים ב-10%, במדינת ישראל הם רק עולים, והשעיר לעזאזל של הממשלה הזו הוא ראש רשות התחרות.

הכישלון הוא של שר הכלכלה.

חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו עדיין בזמנים של ביחד ננצח, אדוני השר מקשיב? מה שאני אומר לממשלה הזאת: אל תשאירו רק לנו את הביחד הזה. כל פעם, כל יום אנחנו קמים להפתעות. אתמול זה היה השר לביטחון פנים, שמתערב בבחירות בארצות הברית, כאילו לא התרגשנו מהביקורים של הנשיא ביידן כאן. גם ראש המפלגה שלך דיבר על הדברים הגדולים. רק אנחנו חושבים שעם לבדד ישכון, ואנחנו מסתדרים בלי כל העולם, ואפשר לבעוט בכולם, ויכול להיות שבתוך המלחמות בתוך הקואליציה, אפשר להקריב גם את העתיד של כולנו כאן. זאת המציאות שאנחנו רואים. ואני אומר עוד פעם: ביחד ננצח. היום עשינו דיון, שאני עוד לא התייאשתי ממנו, על איך מקצצים בשנת השירות, מקדימים להם, לנוער הנהדר שלנו, שהלך למכינות והלך לשנת שירות, גם לטיפול בילדים עם כל מיני צרכים וגם לטיפול במפונים. משרד הביטחון מבין שצריך יותר חיילים, היו נפגעים, ולאן הוא הולך? למקומות הקלים האלה. אדוני שר הדתות, אתה יודע, הוא הולך לאלה שמשרתים, הוא לא הולך לאלה שלא משרתים. הוא הולך לאלה שאם לא יתגייסו במרץ, יתגייסו באוגוסט, ואם לא באוגוסט, במרץ. הוא לא הולך לאלה שלא יתגייסו לא באוגוסט ולא במרץ, לא באלול ולא בתשרי, לא בכסלו וגם לא בשבט. זה הכי קל, כיוון שהממשלה הזאת מגינה עליהם. מה זה מגינה עליהם? מעודדת אותם. התקציב שקודם דיברנו עליו מטפח יותר את אלה שלא ישרתו מאשר את אלה שישרתו. אנחנו בזמן מלחמה. לא רוצה לדבר על זה הרבה, אבל תפעלו אתם בתוך הממשלה, שצה"ל יבין שדווקא האנשים האלה, אלה שבשנת שירות נוספתף לא מתחמקים משירות צבאי, הם דוחים אותו כדי לעשות עוד פעילות חברתית, כדי לתרום עוד לחברה, אלה שהולכים למכינות הקדם-צבאיות ואומרים: אנחנו נתכונן כדי שנהיה חיילים עוד יותר טובים.

אז במקום זה שמעת, נותנת הממשלה גיבוי לכאלה חברות כנסת שפוגעות פיזית, תודה רבה. נא לסיים. בביטחונה של מדינת ישראל ואומרות: יש לנו חסינות. עם היחד הזה לא ננצח. תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024, התשפ"ד 2024. תודה. בשעה טובה. חברת הכנסת דבי ביטון. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, מזה שבוע אני מקבלת שיחות מוטרדות, גם פוגשת אנשים ששוהים איתי במלונות.

העקורים שנמצאים כבר ארבעה חודשים מחוץ לבתים, המפונים קוראים לנו, ובכל שבוע עולה איזשהו ניסיון איך מחזירים אותנו לבתים שלנו. בכל פעם אנחנו רואים איזשהו מתווה: אתם תחזרו כנראה בתחילת מרץ, נשלם לכם 200 שקל ליום, וב-200 שקל האלה אנחנו כנראה נקנה את הביטחון. אז אני רוצה להודיע פה: זה לא יקרה. זה לא יקרה משום שב-28 בינואר עוד ירו על שדרות, ואתמול היה על יד מרדכי. אז אני רוצה לשאול אתכם: האם רק המספרים הכספיים, רק התקציב, זה מה שמעניין אתכם? האם מישהו חושב שאנחנו, העקורים, המפונים, נהנים לשהות בחדר כל היום, שזה מה שאנחנו רוצים? האם אתם מעלים על דעתכם מה קורה במלונות האלה? אתמול התקשר אליי אבא ושאל אותי: תגידי,

נתנו לנו 1,000 שקל לפני חודש ו-1,000 שקל לפני חודשיים, אמרו לנו שיהיה לנו איזשהו תקציב, כי אנחנו כל היום במלונות.

יש לנו מיטה, נכון שיש לנו אוכל שלא תמיד אנחנו אוכלים. אני עברתי מתל אביב לאילת משום שלילד שלי עם צרכים מיוחדים לא היו פתרונות בתל אביב, אבל אני הגעתי מעיר גשומה, אני עברתי לאילת, חם שם, אני צריך לקנות לו בגדים. את ה-1,000 שקל האומללים האלה לא יכלו לתת לנו? האם מישהו בממשלה הזו חושב שמיטה ואוכל, מזה מתקיימים אנשים? אותם עקורים שהיו רגילים אולי קצת לחיי חברה, אולי לקחת את הילד לקולנוע, אולי לצאת לטייל איתו, אולי אפילו לקנות לו פיצה, לא מגבים אותם? ועכשיו, מה התוכנית? להחזיר אותנו. כבוד היושב-ראש, אתמול בערב פגשה אותי סבתאל'ה כמעט בת 80, היא יחד איתי במלון שאני נמצאת בו. היא באה אליי, ובגלל שאני חברת כנסת הם חושבים שיש לי תשובות.

ואז היא אומרת לי בפחד: תגידי,

זה נכון שאנחנו עוד מעט חוזרים הביתה? אמרתי לה: תראי, מסתמן. לא, אני לא הולכת. אמרתי לה: ומה תעשי? אני לא יודעת, אני לא הולכת, אני מפחדת. ואני עומדת מולה, כבוד היושב-ראש, הבית שלי היה מוקף מחבלים, וכמעט רצחו לי את הילדה, ואני מרגישה בדיוק כמוה, אבל אני לא אמיצה להגיד לה: תשמעי, אני פוחדת יותר ממך. לסיים, בבקשה. אז אני רוצה לקרוא לממשלה הזו:

לא קונים אותנו בכסף, לא בהטבות, לא ב-200 שקל. קחו את זה בשבילכם. תנו לנו ביטחון, ואנחנו נחזור לעיר שלנו כמו גדולים. אנחנו רוצים, ונחזור להיות שם.

חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא מצליחה להשתחרר מהשאלה איך זה קרה לנו, איך אסון כל כך כבד קרה למדינת ישראל. והאמת היא שאותה שאלה פמפמה בראשי גם לפני שנתיים וחצי, באסון מירון. 45 חוגגים תמימים, ילדים, נערים וגברים, נהרגו באסון האזרחי הקשה ביותר בתולדות המדינה תחת הממשלה של נתניהו. אז אף אחד בדרג הפוליטי לא באמת לקח אחריות.

שם הוטבע על ידי השר לביטחון פנים דאז מטבע הלשון המפורסם:

אין פירושה אשמה. אפילו ועדת חקירה ממלכתית הם לא הקימו. בשביל זה הייתה צריכה להתחלף הממשלה בבחירות, וממשלת השינוי הקימה את ועדת החקירה תוך שבוע מיום הקמתה, ועדה שלצערי כבר יותר משנתיים פועלת, והגיע הזמן שהיא כבר תגיש את המסקנות שלה. איך יכול להיות שבממשלה שאצלה קרה האסון האזרחי הגדול ביותר בתולדות המדינה אף אחד לא אשם? התשובה היא, כי שולטת בה התרבות הרעה הזו של בריחה מאחריות, של להאשים את הש"ג. הכול בשם ההישרדות הפוליטית. נתניהו כמובן לא לקח אחריות באסון מירון. הוא אמר, שימו לב לציטוט המדהים: אם היו תופסים בדש מעילי ואומרים לי שעומד לקרות אסון נורא, הייתי מטפל. נשמע מוכר, נכון? אז מה בעצם אנחנו מתפלאים שעכשיו, אחרי טבח 7 באוקטובר, הוא אומר פחות או יותר במילים האלה: אני אחראי לעתיד של המדינה, אני לא אחראי לעבר, ושולח את אנשיו לתקוף את צמרת מערכת הביטחון? כל עוד תרבות ההישרדות הפוליטית גוברת על המנהיגות, על האחריות, לצערי יגיעו לפתחנו עוד ועוד אסונות. כשהממשלה לא לוקחת אחריות על האסון האזרחי הגדול ביותר בתולדות המדינה, אז אין מה להתפלא שבמשמרת הבאה של אותה ממשלה מתרחש גם האסון הביטחוני הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חבר הכנסת גלעד קריב, לרגע חשבתי שאתה מוותר,

היה לי איזה חלום כזה.

אני פשוט עדיין נרגש מהתשובה של השר מלכיאלי על כרטיסי המזון, איך הסכמתם. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אדוני השר, אני מבקש להמשיך את דבריו של עמיתנו חבר הכנסת אלעזר שטרן בנושא המכינות ושנות השירות. אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד עגום, שבו במקום לנהל דיון וויכוח עם אותן קבוצות באוכלוסייה הישראלית שבוחרות לא לשרת, בעיניי תוך נשיאת שמה של היהדות, של תורת ישראל,

בוחרות פשוט לא להתגייס, גם בעיצומה של מלחמה, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב הזוי שבו מתנהל ויכוח בין המסגרות השונות שמחנכות את בוגריהן להתגייס לשירות משמעותי ולפיקוד, אבל גם מעודדות את חבריהן ותלמידיהן לדחות את הגיוס בשנה ולפעמים יותר. אני מדבר כמובן על המכינות, על שנות השירות,

על ישיבות ההסדר, על הישיבות הגבוהות הציוניות. והינה הצבא, בשל המצוקה הגדולה של כוח האדם, שכולנו מבינים אותה, מקדים בימים הללו את הגיוס של 1,300 חניכי שנות שירות, מכינות קדם-צבאיות, ולכאורה גם ישיבות הסדר והישיבות הגבוהות. אבל כשצוללים למספרים ולנתונים מגלים קודם כול שלמרות שיש יותר תלמידי ישיבות בדחיית שירות, אני מדבר על הישיבות שמגייסות את בוגריהן, לא הישיבות החרדיות, יש יותר תלמידי ישיבות גבוהות ציוניות מאשר חניכי מסגרות שנות שירות ומכינות קדם-צבאיות, רוב הנטל נופל דווקא על המכינות ושנות השירות. והדבר היותר-מטריד, שבשעה שמאות,

יותר מ-1,000 חניכים בשנות שירות ובמכינות הקדם-צבאיות, שעוסקים גם בהתנדבות חברתית וקהילתית, לא רק לומדים, לא יזכו להשלים אפילו שנה אחת של הכנה לצה"ל, בישיבות ההסדר ובישיבות הגבוהות תלמידי שנה א' ישלימו את השנה, ואפילו יש לנו יותר מ-2,000 תלמידי ישיבות גבוהות שבסוף יתגייסו, אבל כבר השלימו שנתיים של דחיית שירות.

לא רק שליבנו לא גס באף אחת מהמסגרות, אנחנו מסירים את הכובע ומצדיעים לבוגרי כל אחת מהמסגרות הללו. כולנו יודעים את המחיר הכבד שבוגרי המסגרות, ישיבות הסדר ומכינות קדם-צבאיות, משלמים בשדה הקרב. אוי לנו שעכשיו, בעיצומה של מלחמה, אנחנו בכלל מגיעים לרגע הזה שאנחנו צריכים לדבר כאן מעל הדוכן. אבל מה לעשות שהצבא אינו מוכן לחלוקה הגונה של הנטל, הצבא אינו מוכן לבחון חלופות אחרות. אני אומר כאן, ואני אומר את הדברים בעיקר לחניכי שנות השירות והמכינות: אנחנו לא נרפה מהעניין. חברת הכנסת ניר, שעוסקת בנושא, חבר הכנסת טור פז, חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר הכנסת מיכאל ביטון, לא נרפה. אנחנו דורשים מהצבא, תודה רבה.

כן, טוב. אנחנו דורשים מהצבא תשובות, ובעיקר, מתן מענה לחוסר הצדק במתווה הנוכחי. לא נוותר בעניין הזה. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

עצרה שני אזרחים ערבים תושבי העיר לוד, אימאם של מסגד ומואזין, (חוזר על המילים בערבית,) וטענה שמערכת הכריזה של המסגד מפריעה ופוגעת בסביבה. מי ששומע את הידיעה, או מי שקורא את הידיעה הזו, לתומו יכול לחשוב שבאמת מדובר במשהו שקשור להפרעה, לפגיעה בסביבה. אבל אז צייץ לו השר לביזיון לאומי, שאמור היה לייצג את כלל אזרחי המדינה ללא דופי, הוא צייץ הודעה בטוויטר, או הוציא הודעה, הוא לא שלח סמ"ס לשני מיליון אזרחים? ובהודעה הוא מגבה את פעולת המשטרה ומגבה את מעצרם של שני האזרחים. ואז אני שואל, היושב-ראש: מתי שר, השר לביטחון פנים, השר לביזיון לאומי, צריך לצייץ על כך שהמשטרה עצרה או עיכבה לחקירה שני אזרחים על שימוש במערכת כריזה? ואז האסימון נופל, ואז האסימון נופל, שמי שתלה על הקיר בסלון ביתו את תמונתו של הרוצח ברוך גולדשטיין הוא זה שמכהן היום כשר לביטחון פנים, בלשונו, השר לביזיון לאומי. מי היה מאמין שחניכיו ותלמידיו של מאיר כהנא יכהנו בתפקידים בכירים ובמשרדים בכירים וחשובים במדינת ישראל. אוי לנו על המצב שהגענו אליו. תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב. טלי, תספרי לנו מה היה בישיבת הסיעה, בבקשה.

אושר, אתה מתבקש לשבת כשטלי מדברת. עם ישראל הנכבד, שר בישראל, שר בישראל, דודי אמסלם, במיזוגיניות שאין לתפוס, זאת גם לא פעם ראשונה שאני זוכה ליחס המחפיר הזה כי אני לובשת חצאית. שלא יהיה לכם ספק שזה המצב, כי מצפים ממני כחברת הכנסת אישה בליכוד לומר אמן על כל דבר שעושה הממשלה הזו, מה שלא יקרה, כי אני אתן חיזוק לממשלה הזו ככל שהיא תהיה ראויה לחיזוק הזה. כשאנחנו נמצאים היום בישיבת סיעה ודנים בהכנסת עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון למדינת ישראל, אני אומרת לראש הממשלה, שואלת את ראש הממשלה: אני חייבת להבין, זו מדינה שיש לה צבא או צבא שיש לו מדינה? כי הממשלה החליטה שלא ייכנסו עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון, אבל אני שומעת בכיר במשרד הביטחון, לא פחות, מספר לכתב צבאי שאנחנו כן נכניס. חייבים להכניס 100,000 עובדים פלסטינים, כי אם לא, יהיה לנו טרור ברמדאן. יש ויכוח, ומכולם השר אמסלם צועק עליי, הינה, הוא נכנס לכאן אחר כבוד, השר,

שהוא יעיף אותי מהמפלגה ושאני אסתום ואשתוק,

באלה המילים, רק יותר גרוע. ישיבת סיעה בישראל. אני בלי פלאפון, אז אני לא יכולה להוציא הדלפות או ציטוטים. אני יכולה לומר לכם את הדבר הבא: אני במפלגה דמוקרטית. אני נבחרת, ותמיד אבחר, או לא אבחר, או שיבחרו בי או שלא. אין לי פקוד אחד בליכוד. אין לי דילים. היו לי דילים חוסמים. אני נכנסתי לליכוד עם 10,890 מצביעים, אזרחי מדינת ישראל, שמכירים את העבודה שלי.

אני מאמינה שהמפלגה שלי היא מפלגת ימין, לא ימין כמו שראינו 15 שנה, שאין מינוי של ימנים בצמרת ושכל האינסטנציות הבחירות זה אנשי שמאל. אני מדברת פה כבר למעלה משנה על עומק הדיפ-סטייט בכל המערכות. אוי אוי אוי, איך אני מעיזה. תרשמו בפניכם, אזרחי מדינת ישראל: אני אהיה בכנסת אם אתם תרצו. זה שלכם. כך זה עובד. או שתבחרו בי או שלא, אבל כל זמן שתבחרו בי,

אנשי ימין ואנשי הליכוד הימני, אלה שבוחרים בפריימריז לא כי מסמנים להם בדפים במי לבחור, הם בוחרים כי הם רוצים אחרת, כי הם רוצים משילות ימנית, הם רוצים מדינת ישראל בגאווה, בחוסן, עם הרתעה, בלי להחרות-להחזיק אחרי כל דרג בכיר רק כי הוא בכיר, כאן אני אהיה בשבילכם, עם ישראל, הליכוד הימני. אם אתם תיתנו בי אמון, אני אעשה כאן בכנסת מה שראיתם בשנה וחצי האחרונות,

ולא שר כזה יגיד לי שהוא יעיף אותי ולא שר אחר.

לא נגמר לה הזמן.

ארז, גם הוא קבוע, נאור, תירגע. אני מזמין את כבוד השר דוד אמסלם. מה זה, אפילו לא נתת לה לסיים, ימות המשיח. נאור דואג לטלי, ווליד טאהא דואג לטלי. אלו ימות המשיח. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת

אני לא צריך הרבה זמן. דרך אגב, אנחנו כמנהגנו עושים ישיבת סיעה, והליכוד, היא מפלגה דמוקרטית, כל אחד אומר את מה שרוצה לומר ויש את על ליבו לומר, אף אחד לא עוצר אותו, ודרך ארץ.

אתם מכירים אותה, היא לא נותנת לאף אחד לדבר,

צועקת, ממציאה, וגם משקרת. אז לכן, מה שאמרתי לה הוא לתת לנו לנהל דיון, ולא, אפשר לצאת החוצה. לא חייבים. כידוע לכם, בסיעת הליכוד זה מתנהל בדיוק כמו בכל ישיבה בכנסת: מי שמפריע לחברים שלו יוצא החוצה. היות שכל חבריי פה היו שם, אתם מכירים. אתם מכירים את הגברת, אתם מכירים את האמיתות שלה, אתם גם יודעים מה היא אמרה על כל מיני אנשים, גם במערכת הביטחון לאחרונה, אז תשפטו, עם ישראל. אני חושב שהיא מביאה לליכוד, בהתנהלות שלה, לא בדעות שלה,

כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, בהתנהלות שלה, הרבה נזק, והרבה, בואו נגיד כך, שיח לא נכון, שמפריע לכל חברי הסיעה. אז לכן, מבחינתי, אני כבר לא מרגיש צורך להמשיך ולדבר איתה בכלל ולפנות אליה, וחבל שזה קרה. אני מניח ואני מקווה שהיא תיקח לעצמה לפחות, תעשה קצת חשבון נפש עם עצמה על ההתנהגות שלה, גם בכנסת, על ההתנהלות, לא על התוכן, שתגיד מה שהיא רוצה,

אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל דרך ארץ קדמה לתורה, בוודאי כשמנהלים דיון עם 30 חברי סיעה. יש דרך ארץ, לכל אחד יש את הזמן שלו שידבר, ובוודאי לא יפריע לחבריו. זו הגברת, ואתם כבר מכירים אותה.

תודה רבה לשר דודי אמסלם. רגע, יש עוד דבר. אבל היא הגדילה לעשות ופתאום היא אומרת לי: אני מריחה את הוודקה מהפה שלך.

היא אומרת לי, אתה מרוקאי, מרוקאי לא שותה וודקה. א. בחיים שלי לא שתיתי וודקה. היום שתיתי נס קפה ואספרסו, ערק אשכוליות.

הגברת, תבינו באיזה רמה, ליד כולם צורחת: אני מריחה את הוודקה מהפה שלך. נו, תגידו לי אתם. ועוד בחוצפתה עולה לכאן ומנסה לדבר עליי: מיזוגיני,

אתם מכירים אותה כבר. דודי, מה עשינו שאתה מכניס אותנו לישיבת סיעה? לא, אני רק מספר לכם. נראה שאתם נהנים לשמוע. תראו איזה שקט במליאה. מריחה את הוודקה מהפה שלך.

אתה מבין עם מי יש לי עסק?

תודה רבה לשר דודי אמסלם. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוסף עטאונה, שלוש דקות. אפשר להתערב לך?

רק הזמן, זה כל מה שאני אומר, אם זה בסדר, ארז. תודה, נאור. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא רוצה לקלקל לכם את מצב הרוח, אבל עם כל הצער שבדבר, תחת הממשלה הזו, תחת ראש הממשלה הזה, תחת שר הכישלון הלאומי, שר שמהיום הראשון התרענו בחברה הערבית שהוא לא כשיר להיות שר לביטחון הפנים. אנחנו אמרנו מהיום הראשון שלא יכול להיות שאזרח שמורשע בתמיכה בטרור יכול להיות שר לביטחון הפנים. אנחנו אמרנו גם שלא יכול להיות שאזרח שמסתובב עם אקדח שלוף ממקום למקום ומאיים על אנשים, יכול להיות השר הממונה על הביטחון של האנשים. אנחנו גם אמרנו שבמיוחד בנגב, כל מסע הבחירות שלו היה מסע דה-לגיטימציה של החברה הערבית הבדואית בנגב. הוא קרא למשילות, אבל שכח מהי משילות אמיתית בנגב לגבי האוכלוסייה. כל יום שהשר, שר הכישלון, צריך לשלוח אותו להסתכלות.

די, ווליד,

כי אדם כזה לא יכול להיות, אחרי זה תגיד למה אתה בוועדת אתיקה. לא מכובד. לא יכול להיות שאוכלוסייה שלמה תשלם את המחיר של המינוי הכושל הזה. החברה הערבית מדממת. מקרי הרצח נמצאים בחברה בכל יום. ויש עוד צעד מאוד חמור: בכל מגע של המשטרה עם האזרח הערבי, בלי לברר מה הנסיבות שהביאו למקרה של מגע בין אזרח למשטרה, שר הכישלון הלאומי ממהר לגבות כל רצח של אזרח ערבי על ידי המשטרה, בלי לבדוק את הנסיבות, בלי לבדוק את המקרה. הוא ממהר לגבות כל מקרה שבו צעיר ערבי משלם בחייו על ידי שוטר. למהר לגבות נקרא להתיר את הרצח הבא. למדיניות הזו של השר הזה, של הממשלה הזו, אנחנו לא נסכים.

רק ביום שבת, בכפר ביר הדאג' בקיבוץ רתמים היה מקרה מאוד מצער בנגב, ואני לא יכול לדבר על השר הזה בלי להזכיר גם מה שקרה בנגב. אזרחים נעצרו על ידי כיתת כוננות ברתמים, במועצה האזורית רמת הנגב. הזכיר את זה חבר הכנסת ווליד טאהא. הם נעצרו, הוא הזכיר את זה, לא? שנייה, שנייה. אבל המקרה הוא כל כך מזעזע, המקרה הוא כל כך חמור. המקרה הוא הוצאה להורג. עוצרים אנשים עם אזיקים, הם כפותים עם ידיים מאחור, ובאים ויורים בהם. זה רצח. זה רצח. אסור שיקרה דבר כזה. תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב בראש. רצה הגורל, והנאום שלי מתלבש די יפה על המופע שהיה לנו כאן לפני רגע.

ביום רביעי הקרוב, 7 בפברואר, נציין ארבעה חודשים לטבח 7 באוקטובר, ונציין גם את יום הקולנוע הישראלי. הממשלה שלנו מתנהלת כאילו היא חיה בסרט, סרט של 6 באוקטובר, אבל בעצם מדובר בסרט אימה, ולצערנו, הוא החיים שלנו. מכירים את הסרט "הצעקה"? אצלנו זה הסרט "הממשלה". נוסף לזה שלא קיבלנו פופקורן ממירי רגב בכניסה לסרט, שזה עוד יותר מעצבן, הייתה לנו כאן גם דוגמית לסדרה בהמשכים של ישיבות סיעת הליכוד, שמספקות למדינת ישראל בידור זול. זה שאתם לובשים חליפות לא הופך אתכם לפחות מטורללים. הגיע הזמן להתאפס על החיים שלכם, ממשלה יקרה. אי-אפשר להמשיך עם הקמפיין הפוליטי המתוזמר שלכם בזמן שחיילים שלנו נהרגים בחזית. בזמן שמספר החללים עולה כל יום ומשפחות בישראל מאבדות את האהובים שלהם, אתם עסוקים בקמפיין עם בן גביר, שמתחפש משל היה היפסטר תל אביבי. זה נראה לכם הזמן להתחפש? הגיע הזמן להעיף את התחפושת של השרים וחברי הקבינט ששמתם על עצמכם, כי מנהיגים אתם לא. אזרחי המדינה שלכם סובלים, כואבים, מתחננים לסיוע, מבקשים בכל דרך שהמדינה הזאת תיכנס מתחת לאלונקה.

אני אתן הסבר קצר, כי יש פה הרבה אנשים שלא היו בצבא ולא יודעים מה זה להיכנס מתחת לאלונקה: אתם יודעים, כשסוחבים פצועים על האלונקה,

אז כולם רוצים שתיכנסו מתחת לאלונקה. ככה מצופה לפחות מממשלה, כמו המחדל הזה שאתם הייתם אחראים לו ושעדיין לא לקחתם אחריות עליו: הטבח בקיבוצים, חטיפת האנשים ממסיבת הטבע,

מהקיבוצים,

שנכנסתם בשמאלנים, אתם שנכנסתם בהם והפקרתם אותם. חבר הכנסת פוגל מגדיל ומאשים את השמאלנים בכך שהם תומכים בסנוואר, בזמן שהממשלה שלכם מקדמת מדיניות שחיזקה את סנוואר ואת החמאס במשך עשורים, וממשיכה לחזק אותו גם היום תוך כדי לחימה. לסיכום, בואו לא נדבר על ערוץ התועבה, שמעז לתקוף את משפחות החטופים ולהאשים את החטופים שלנו שנמקים במנהרות בכישלון המדיניות שלכם. ואני שואלת: עד מתי ממשלת דצמבר 2022?

תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. לאחר מכן, חברת הכנסת שרון ניר. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתקופה האחרונה אנחנו רואים שיש ח"כים בליכוד שמובילים את המדיניות של המדינה גם בחוץ, כמו איתמר בן גביר וניסים ואטורי, שרוצים לקבוע את המדיניות ואת כל היחסים בין המדינות, וגם להטיף מוסר לג'ו ביידן. יש לנו ביקורת עצומה על הפוליטיקה האמריקנית כלפי המזרח התיכון, אבל אנחנו בינתיים משאירים את זה לוואטורי ולבן גביר ורוצים לדבר על הכישלון שלהם, איך הם מנהלים את המשרדים הממשלתיים שלהם, וכאן אני מדבר במיוחד על בן גביר. לשרוף את היחסים עם המדינות, עכשיו הוא התחיל לפנות לתקשורת הבין-לאומית, וזו המטרה שלו. הוא מומחה לענייני שרפות, איך הוא שרף את היחסים עם החברה הערבית, ביקור אחד לא עשה בחברה הערבית,

המצב הידרדר אצלנו. מאז שנכנס למשרד הזה, נכשל. אני לא מבין איפה ראש הממשלה. כשממנים מנכ"ל שיעמוד, מנהל חברה ממשלתית או חברה פרטית, ויש אחד שלא מנהל את העניינים בצורה נכונה או טובה, מזמנים אותו לשיחה אחת,

אבל אצל ראש הממשלה כלום.

איך יכול להיות ששר שנכשל בתפקיד שלו לא מוזמן פעם אחת לדיון אצל ראש הממשלה על הפשיעה בחברה הערבית? איך יכול להיות? מפקירים את האנשים שלנו, את האזרחים, את התושבים, עלא באב אללה. איך המדינה מתנהלת? ככה לא מנהלים מדינה.

אני זוכר שכשהיינו בממשלה ב-2022, כל שבוע היה דיון במשרד שהיה אז המשרד לביטחון הפנים, וניהלו ביחד, וכל הזמן היו עדכונים והיו תוצאות, הפשיעה ירדה בחברה הערבית ב-16%. אבל בעידן הזה הוא שורף את היחסים בלוד, ברהט, בביר הדאג' בכל מקום. לא השאיר כלום. אז מה אנחנו דורשים? אנחנו דורשים מראש הממשלה שישלח את השר איתמר בן גביר הביתה. הוא לא צריך אותו. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, במלחמה הזאת הפסקנו למנות ימים ועברנו למנות חודשים. ארבעה חודשים עברו מאז 7 באוקטובר, שלושה חודשים מאז הכניסה הקרקעית, מעל חודשיים מאז הפעימה האחרונה שבה שבו החטופים לביתם. מאז הממשלה דורכת במקום, ופשוט מסיגה אותנו לאחור. הממשלה לא השכילה להשתמש במנופי הלחץ העומדים לרשותה. הממשלה לא קיבלה אף החלטה שמקדמת את האינטרסים של מדינת ישראל. לא פלא שהחמאס משקם את כוחו בצפון הרצועה. לא פלא שסנוואר מנהל אותנו ומקשיח עמדות במשא ומתן להשגת החטופים. בשבוע האחרון אנחנו רואים את מחבלי החמאס משתלטים מחדש על אזורים שצה"ל כבר טיהר, בצפון הרצועה, בשג'אעיה, בעיר עזה, בשווקים, וכעת במרכז הרצועה צפיתי בשוק בדיר אל-בלח, שבו אנשים כבר עושים שוק וקונים מכל טוב ומכל הבא ליד. לא ייתכן שחמאס מחלק מזון במחסות, לא ייתכן שחמאס כבר משלם משכורות לפעילים, לא ייתכן שחמאס מפעיל מנגנוני שיטור ומשתלט מחדש על תושבי הרצועה. כבר שבועות שסנוואר מקבל יום-יום כ-200 משאיות דרך מעבר כרם שלום, משאיות מלאות בכל טוב. בשבוע שעבר הייתי במעבר כרם שלום וצפיתי בעיניים: קמח, מים, תרופות, ציוד רפואי, קרואסונים הם ניסו להכניס פנימה. מי אמר שדלק זה סיוע הומניטרי? ראוטרים, גנרטורים, לוחות סלולריים, מה הם לא ניסו להכניס? זה סיוע הומניטרי? העברת המשאיות ללא תמורה זו טעות אסטרטגית של מדינת ישראל. התבוסתנות של ממשלת ישראל קובעת מראש את התוצאה. אין שום מנוף לחץ על סנוואר. להפך, עושים לו חיים קלים. ראש הממשלה מחליט כהרגלו שלא להחליט, ובכך שוחק את ההישגים המבצעיים של צה"ל. זאת פגיעה הלכה למעשה במשא ומתן ובכל עסקה אפשרית להצלת החטופים שלנו. רבותיי, תתעוררו, ומייד. החמאס הוליך אותנו שולל. המשוואה צריכה להיות פשוטה: אין חטופים, אין משאיות.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול פורסם שבנק לאומי הקפיא חשבון של אזרח ישראלי בשם ינון לוי. היום מוקפא חשבונו של אזרח ישראלי בשם דוד חי חסדאי בבנק הדואר.

כי במסמך האמריקאי ייחסו להם חלק ב"אלימות המתנחלים". אז קודם כול, ראשית, ברכות לארגוני הדה-לגיטימציה במימון מדינתי זר, תומכי האויב ומפיצי הדיבה, על ההצלחה עם עלילת הדם. אבל הברכה שלהם היא החרפה לכל שוחר צדק, החרפה למי מתוכנו שנותן יד לעלילות, כאילו יש סימטרייה בין הרצחנות הערבית למקרי שוליים שספק אם קיימים בחברה הישראלית, החרפה למי שבולע את השקרים. לפני כחודש, יחד עם עוד 23 חברי כנסת שחתמו על המכתב, שלחנו מכתב לנשיא ארצות הברית מר ביידן עם שאלה פשוטה: על אילו עובדות, רק שאלה, על אילו עובדות הסתמכת כשקבעת שיש תופעה שנקראת "אלימות המתנחלים"? זאת חרפה לבנקים שהחליטו, על סמך מסמך שנשען על עלילת דם, להקפיא את החשבונות. זאת חרפה למי ששותק.

אם יש ראיות נגד ישראלי שפגע בחפים מפשע רק כי הם ערבים, יש לחקור זאת ולהעמיד לדין. אבל הגיוני לדעתכם שאדם בישראל קם בבוקר, וללא משפט מגלה שהוא לא יכול לקנות אוכל רק כי ככה החליטו במדינה אחרת, ידידותית ככל שתהיה? השתגענו? ותגידו, אתם באמת חושבים שזה ייעצר במתנחלים? אתם לא מבינים שהיום זה נער הגבעות ומחר זה מפקד חטיבה שנלחם קצת יותר מדי לטעם מישהו? ב-7 באוקטובר יצאו מתנחלים מיהודה ושומרון להציל חיים בקיבוצים. תודה רבה. אדוני, משפט אחרון.

מאז אנחנו נלחמים יחד. מספר הלוחמים בציבור המתנחלים וגם מספר הנופלים,

שובר שיאים. הניסיון לייצר תופעה, תופעה של "אלימות המתנחלים", הוא דבר בזוי. מי שיש לו טיפת ערבות הדדית, חייב לצאת נגד עלילת הדם הזו. תודה רבה. מי שטיפה רגיש לזכויות האדם, חייב לצאת נגיד רמיסת זכויות האדם. בבקשה לסיים. מילה אחרונה. אני לא אשתוק, ביחד עם חברים. אני מצפה מכל חברי הבית להיאבק נגד המהלך של הבנקים ולדרוש מממשלת ישראל לעמוד גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים על העניין הזה. תודה רבה.

חבר הכנסת משה טור פז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כפי שפרסמו כבר העיתונאים בנצי רובין, שירה קדרי ואחרים, צה"ל הודיע על קיצור דחיות השירות לכ-1,400 צעירים, מספר שטיפה השתנה מאז, שנקראים להפסיק את לימודיהם במכינות הקדם-צבאיות, בשנת השירות וגם בישיבות הסדר גבוהות ולהתגייס לצה"ל בחודש הבא. לפי פרסומים גלויים, כ-3,500 חיילים נפצעו ונהרגו מתחילת מלחמת חרבות ברזל. רובם לא ישובו, והם חסרים במצבת הלוחמים. אני פונה מכאן לאחינו החרדים בלשונו של משה רבנו, בלשונו של משה רבינו שקורא לשבט גד ולשבט ראובן: "האחיכם יבֹאו למלחמה ואתם תשבו פה?" כן, אני יודע, יש זק"א ויש מד"א, ובשבוע שעבר עשו מנגל אצלנו לחיילים, ועוד הרבה סיפורים. אבל אנחנו יודעים ש"גדול המצוּוה ועושה ממי שאינו המצוּוה ועושה". אנחנו יודעים שבמלחמת מצווה יוצא חתן מחדרו ויוצאת כלה מחופתה. הרי חובתנו היא חובתכם. הדם של ילד ציוני לא אדום יותר או פחות משל כל אדם אחר. האימא הציונית בישראל לא צריכה לישון פחות טוב בלילה. אנחנו כן ביחד, ביחד, צריכים התגייסות של כל חלקי החברה הישראלית עכשיו, לא בשנה הבאה, לא בעוד עשור. כל חלקי החברה הישראלית, גם החרדים, צריכים לתת את חלקם בנטל המלחמה. מה שהיה אחרי שמחת תורה האחרון לא יהיה. בשבוע שעבר נפל חברי לנשק, פקודי, גם חבר הקיבוץ שלי, יובל ניר, בן 43, אב לחמישה ילדים, גם צדיק, גם לוחם בחסד, בן אדם, אב משפחה. מדינת ישראל מלאה באנשים כאלה. מי החליף אותו, חבריי היקרים? מי יבוא במקומו ובמקום חבריו לנשק? "האחיכם יבֹאו למלחמה ואתם תשבו פה?" זה לא רק פסוק, זו דרך חיים. זו הציפייה מכל אחד מאיתנו, לקחת חלק בנטל הזה. כן, גם אתם, חבריי החרדים, תצטרכו לקחת חלק בדבר הזה. גם ילדיכם יצטרכו לסכן את חייהם על מנת לשמור על בטחון ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, באוניברסיטאות יש עשרות אלפי סטודנטים יהודים וערבים, וזה דבר מבורך, חשוב שאין כמותו. אחוז הסטודנטים הערבים מגיע בחלק מהמוסדות ליותר מאחוזם בכלל החברה. מאז 7 באוקטובר יש את המצב שכולנו מכירים, אבל אני בטוח שיש לרוב המוחץ עמדה ערכית להוציא את כל האזרחים ממעגל האימה והמלחמה, בוודאי הטבח. אלה דברים די ברורים. זה צריך להיות האלמנטרי ביותר, ולא צריך לדבר עליו אפילו. יחד עם זאת, חלק גדול מהסטודנטים הערבים מרגישים חוסר סימטרייה בהתנהלות,

כשיש אמירה שהיא בעצם פשע מלחמה נגד ילדים, נגד טף בעזה, זה לא מעורר אף אחד, גם באוניברסיטאות. במקביל, יש כל מיני ועדות אתיקה, ועדות משמעת באוניברסיטאות לגבי סטודנטים ערבים. אני בוודאי לא מקבל את ההגמוניה המרושעת שמבדילה בין דם לדם, בין ילד לילד, בין אימא לאימא. כולם שווים, ממש ממש שווים, וכך צריך להתנהג. אני מדבר על כל האוניברסיטאות, לרבות אוניברסיטת חיפה, שהיא קרובה אליי מאוד, גם פיזית, בעירי חיפה, העיר המשותפת של יהודים וערבים ביחד. אני קורא להנהלת האוניברסיטה להתנהג באחריות בתקופה הזו, הרבה סבלנות, הרבה פתיחות, הרבה ויכוחים פוליטיים, הרבה קירוב. הרבה קירוב, הרבה ניסיון לשכנע בכיוון מתון ומקרב אלה הדברים שאנחנו בוודאי רוצים. אסור בתכלית האיסור לפגוע בחלק מהסטודנטים הערבים בוועדת המשמעת, אלא נהפוך הוא, איך לשמר את כולם, ממש ממש את כולם, כסטודנטים באוניברסיטאות. צריך להבין ששם יושבים על ספסל אחד ערבים ויהודים, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים, ורוצים שזה יושלך על כל תחומי החיים במדינה. אני מבקש מהנהגת האוניברסיטאות,

לרבות אוניברסיטת חיפה, להתנהג באחריות ובסבלנות כלפי כל הסטודנטים,

תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נמצא. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גם אני רוצה את החטופים עכשיו. בשביל להביא את החטופים עכשיו, צריך להשמיד את החמאס עכשיו. המחשבה על בנינו ובנותינו במחילות אצל האסלאמו-נאצים הללו מטריפה את הדעת, הכאב של המשפחות קורע את הלב, לכן גם אני מבקש את אחיי החטופים, ועכשיו. בשביל להביא את החטופים עכשיו, צריך לחסל את החמאס עכשיו, בשביל להביא את החטופים עכשיו, צריך להשמיד את היכולות הצבאיות של החמאס עכשיו, בשביל להביא את החטופים עכשיו, צריך להרוס את כל יכולותיו השלטוניות עכשיו. כל עוד סנוואר, הטרוריסט האכזר, יחשוב שאפשר עוד לכופף אותנו, שאפשר עוד להכניע אותנו, לא נראה את החטופים. כל עוד נמשיך להכניס סיוע הומניטרי לרצועה, הוא לא ייכנע ולא נראה את החטופים. רק כשהוא ירגיש את החבל מתהדק על צווארו וכשזה יהיה או הוא או החטופים, נזכה לראות אותם. אז איך עושים את זה? חוזרים ללחימה בעצימות גבוהה בצפון הרצועה כדי לוודא שהחמאס לא חוזר לשם,

מגבירים לחימה בעצימות גבוהה במרכז הרצועה ובח'אן יונס,

פותחים במתקפה בעצימות גבוהה כנגד רפיח ובציר פילדלפי, עכשיו. זו הדרך היחידה להחזיר את החטופים עכשיו, זו הדרך היחידה להציל את החטופים והנרצחים העתידיים שעוד ייחטפו ויירצחו אם לא נכריע אותם עד הסוף, ועכשיו, וזו גם הדרך היחידה להחזיר את תושבי הדרום לבתיהם, ועכשיו.

תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. אבי, לא העלית את הדוכן הפעם יותר מדי. אתה בחור גבוה. אתה נמוך, הוא לא גבוה. אני נמוך, זה נכון. תודה רבה על המחמאה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, יש תכונה שאני חשוב שהיא בזויה במיוחד בעיניי, ואני חושב שתסכימו איתי, חבריי חברי הכנסת. חבר הכנסת מיקי לוי, זה מפריע לחבר סיעתך. זה איימן, זה לא אני. תמיד מאשימים את הערבים, אתה רואה?

ומי ששותק על האשמת הערבים מגיע למזרחים. תיזהר. אני חושב שתסכימי איתי, חברת הכנסת אורית פרקש, שתכונה ממש בזויה היא כפיות טובה,

אני מנחש שכבר עלה במוחכם כפוי הטובה התורן בשם איתמר בן גביר.

אני יכול במובן מסוים להבין אם יש איזשהם חילוקי דעות באמת ברומו של עולם על הצורה והדרך שבהן מתנהל כל סכסוך או כל ניהול מלחמה כזה או אחר, אבל כפיות טובה בצורה ובדרך שבהן הוא דיבר אל נשיא ארצות הברית, יסכים איתי אפילו השר וסרלאוף, אולי לא תסכים איתי, אז אני לא רוצה להכניס אותך לביצה, שכפיות טובה כזאת היא פשוט יריקה בפנים של הידידה הכי טובה שלנו. עכשיו יעקמו את אפם ויעשו כל מיני פרצופים ויגידו לנו: אנחנו רק לא מסכימים איתם על הצורה והדרך שבהן הם פועלים או לא פועלים, ומה שהם עושים או סוגרים חשבון בנק כזה או אחר. אבל אני רק רוצה להזכיר למר בן גביר, שאמר שאנחנו לא עוד כוכב, שזה לא רק הוא; לא רק הוא בקלחת של הביזוי, של הצורה והדרך שבהן דיברנו אל ארצות הברית או על הנשיא ביידן. היו איתו עוד חברים. למשל ואטורי, ניסים ואטורי, סגן יו"ר הכנסת: ביידן אשם שאנחנו לא מכריעים את חמאס. אם נצטרך להגן על עצמנו, נעשה את זה בלי ארצות הברית. דן אילוז אומר שההתערבות החוזרת ונשנית של הממשל האמריקאי אינה מעידה על קשר של ידידות ואינה ראויה. עם זה, הם לא דיברו על הרכבות האוויריות שהכניסו לפה עשרות אלפי פצצות וחימושים, על סיוע החירום. עמד פה שר האוצר ולא הזכיר במילה את 15 מיליארד הדולרים שמשקיעה ארצות הברית במשק הישראלי בעת חירום, לא הזכיר את כל משלוחי הנשקים של כיפות ברזל, מיירטים, עשרות אלפי מיירטים, קלע דוד, פיתוח של החץ, נושאות מטוסים, כל הצי השישי, הרכבת האווירית-מדינית שארצות הברית הזרימה לפה. הנשיא ביידן גם התבטא באופן חד-משמעי ונתן גב מדיני וביטחוני למדינת ישראל. את כל זה אנחנו שוכחים, וכפיות הטובה הזו מעידה בעיקר על הבן אדם שהוא. האמת היא שקצת נמאס לי, וזה באמת משפט אחרון, שאיתמר בן גביר מרשה לעצמו להתערב בדברים. באמת, אתה אומר: אוקיי, הוא חבר קבינט, אבל במשרד שלו עצמו, במשרד שלו עצמו הוא כושל כישלון כזה חרוץ. מאיפה יש לו את התעוזה והחוצפה בכלל להטיף למישהו,

לראש ממשלה, לקבינט המצומצם? מה אתה מטיף להם איך לעבוד, מה לעשות, מאיפה לתקוף ומאיפה לא? מסמנים לך כבר שצריך לעצור. אבל גם ארז מלול מסכים איתי, וזה קורה, צוותי עשייה.

אז אתה מסכים איתי חלקית.

איתמר בן גביר, טול קורה מבין עיניך. תטפל בענייני משרדך. תודה. הביטחון האישי שלנו חווה את השנה הכי שחורה בתולדות מדינת ישראל.

קודם תטפל בזה, ואחרי זה תטיף לנו מוסר. תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון. תודה לך, גם על הארכת הזמן. רק לי הוא לוקח גם לפני הזמן.

לא, לא, ממש לא.

טלי, לעבור על הסרטונים, לראות כמה דיברת בחריגה? טלי, אני לא דודי אמסלם, עם כל הכבוד. אדוני היו"ר, אתה תמיד,

שנייה לפני שאני מסיימת,

תעבור על הסרטונים ותראה. נעבור ביחד, ביחד. ולמזלך אתה לא דודי אמסלם. למה? אתה רוצה לקרוא

כשאתה רוצה להגיד לי לסתום או להעיף אותי,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, דמיינו לכם, חבר הכנסת עמית הלוי, שאתם יוצאים מהבית ואתם צריכים לשים את הכיפה בכיס כי אתם מפחדים שיראו אתכם עם כיפה, דמיינו לכם שאתם צריכים להוריד את המזוזה מדופן הקיר כי אתם מפחדים שידעו שאתם יהודים.

דמיינו לכם שאתם הולכים לבר לשתות בירה עם חבר, אתה יוצא מהבר ותוקפים אותך, ואחרי חצי שעה אתה נמצא בבית חולים עם פנים מרוסקות. אז כל מה שאני אומר אלה לא דמיונות, זה מה שקורה ליהודים היום בעולם. יהודי לא יכול להיות יהודי היום מחוץ למדינת ישראל. אני רוצה לספר לכם על אדם שהיה אחד מגדולי המאמנים בספורט האולימפי במדינת ישראל, עמיצור שפירא. עמיצור שפירא היה מאמן נבחרת ישראל באתלטיקה. הוא היה מאמן ב-1964 1968, והאולימפיאדה האחרונה שלו הייתה ב-1972, במינכן, והסתיימה ברצח. עמיצור שפירא נרצח באולימפיאדת מינכן. עמיצור שפירא, חברים, היה מאמנה של אסתר רוט שחמורוב, מגדולות הספורטאיות של מדינת ישראל, בזמנו, האתלטית הגדולה ביותר. אתם יודעים מה קרה ביום שישי? על אותה אדמה של מדינת גרמניה, הנכד שלו, הנכד של עמיצור שפירא, הותקף כשיצא מבר בברלין. הנכד שלו, להב שפירא, ישראלי, יהודי גאה, שלומד סך הכול באוניברסיטה בברלין, הותקף על ידי חברו ללימודים, סטודנט שלומד איתו באותה פקולטה, פלסטיני שלומד בברלין תקף אותו, פירק לו את הצורה, ועם עצמות שבורות בפרצוף הוא הגיע לבית חולים. מישהו מדבר על זה? שמעתם את משרד החוץ יוצא באיזשהן הצהרות מטורפות? איפה ההסברה של מדינת ישראל? איפה ההסברה? להגן על אותם יהודים שנמצאים היום באירופה ובארצות הברית. תחשבו על זה, הסבא שלו נרצח במינכן ב-1972, הנכד בשנת 2024 כמעט ונהרג, כמעט ונרצח. לא למדנו כלום? לא השתנה שום דבר? אני קורא למשרד החוץ, ואני קורא לנו כישראלים בכל מקום, וליהודים שנמצאים בגולה, לשמור על יהדותם, כן, ולהיות אמיצים. לצערי הרב, זה מה שנותר לנו לעשות. יהודי הוא יהודי בכל מקום שהוא רוצה להיות בו.

תודה רבה, חבר הכנסת דוידסון. חברת הכנסת נעמה לזימי אינה נוכחת. אני כאן. אה, נעמה. סליחה, אני מתנצלת. בבקשה.

פעם ראשונה אני רואה אותך על הכס. ישן, ישן.

זה ישן.

גם אני לא ראיתי. שלושה שבועות. גברתי היושבת-ראש, גם אני אאחל לך. ברכות.

רגע, אאפס לך את הזמן. בבקשה.

האמת היא שהכנתי פה נאום על התקציב שהייתי רוצה לראות, אבל שמעתי את הדברים של חבר הכנסת אבי מעוז לפני כן והחלטתי להגיב עליהם. אלה ימים שאני מרגישה שמפרקים בהם את הבסיס של הבסיס שלנו כאומה, כישראל, שהבסיס שלה הוא ערבות הדדית, הוא שמירה על ערכים של סולידריות בסיסית. אין שום דבר שעומד לפני החזרת החטופים והחטופות שהופקרו, הופקרו, ובגלל זה הם נחטפו מתוך שטחי ישראל, מהבתים שלהם, מהמיטות שלהם. שום נרטיב ושום הצהרה דמיונית או כל מיני תחזיות לא עומדים לפני האחריות הזו על החיים שלהם. זה לא רק העניין המוסרי הבסיסי, זה יגדיר אותנו כאומה. יגדיר אותנו כאומה, הרי אין לך מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים, אבל אין לנו גם אומה בלי שהם יהיו כאן. כל יום שהם שם עולה בעוד מוות, עולה בעוד רצח. למישהו נדמה שיש משהו שמצדיק את זה שהם עכשיו נמצאים אצל ארגון טרור רצחני ואנחנו לא עושים הכול כדי להחזיר אותם לכאן? למישהו נדמה שיש משהו שמצדיק את זה שמפקירים אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בכל יום מחדש? אני לא מבינה את מי אנחנו מנצחים פה, את האזרחים שלנו? את החטופים שלנו אנחנו מנצחים? מישהו בממשלה הזאת החליט שאפשר לוותר עליהם. אני אומרת את זה בכאב ובכעס, כי כל יום שאין עסקה ושהם לא כאן, אתם, אתם ממש ויתרתם עליהם. אבל אני גם רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו באמת נהיה גב לכל עסקה שתהיה.

של להחזיר אותם לפה צריך לעמוד מעל כל מחלוקת. הוא צריך להיות הדבר הראשי שאנחנו עושים כחברה, כאומה. איזו מדינה היא ישראל בלעדיהם? הם הופקרו במחדל הכי גדול שהיה פה, במשמרת שלכם. אין שום צידוק של הישרדות פוליטית, של נרטיב שקרי ושל חזיון תעתועים של כל מיני סהרוריים פה, שמצדיק את ההפקרה שלהם גם עכשיו. אני אומרת: תחזירו אותם. זה צריך לעמוד לפני הכול, מעל הכול. הקמפיינים המשתלחים בהם הם הדבר הכי בזוי שישנו. כשנסתכל על זה עוד כמה שנים לא נבין איך היינו בעת עצובה וכאובה כזאת. הם צריכים להיות כאן, ובכל יום שהם לא כאן זאת עוד הפקרה, והיא עולה להם בחיים. תחזירו אותם. תודה רבה, חברת הכנסת לזימי. חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. תודה. השבוע הזה גירד את התחתית של אמירות ומעשים, כאילו חלק מחברי הכנסת והשרים שכחו שאנחנו בזמן מלחמה והאזרחים רוצים לדעת שיש להם על מי לסמוך. אבל אותם חברי כנסת ושרים מתעקשים לנהל מופע מביש ומביך. האזרחים אינם רוצים לשמוע שבזמן מלחמה משקיעים כספי ציבור בשיפוץ בריכה בביתו הפרטי של ראש הממשלה. אלוהים יודע איך זה חוקי בכלל. ראש ממשלה מתקשה לממן זאת מכיסו. האם אזרחי המדינה, חיילים, מילואימניקים, מגיעים להשתכשך בבריכה, שהם צריכים להשתתף גם בהוצאה הזאת? האזרחים רוצים לשמוע על תוכניות ביטחוניות, ולא על שר לביטחון לאומי שמתעקש להשמיד את המדינה, שבזכותה הוא חילק נשק לכל כיתות הכוננות. הם רוצים לשמוע על ביטחון ויציבות כלכלית, ולא על כך שהתקציב אינו מוגש כי שר האוצר מנסה לעשות קומבינות עם כספים קואליציוניים מגזריים. הם רוצים לדעת שהממשלה שלהם תדאג לחלשים ביותר, ולא תקצץ להם בשירותים. הם רוצים לדעת שאם יחטפו אותם או מי מבני משפחתם, המדינה תעמיד זאת בראש סדר העדיפויות ולא תתייחס לזה כקרקס שבו שרים מתודרכים מה לומר בישיבות ממשלה. וזה עוד לפני שדיברנו על תיאוריות הזויות שרצות פה, על ערוץ מטעם שפשוט קורא לוותר על חטופים. לא סתם הקואליציה מאבדת בכל שבוע עוד מנדטים ואמון. אתם מתנהגים כמו חבורת גברים ילדותיים, מנוהלים על ידי אגו, אינטרסים ומלחמות ירושה, ולא כמו ממשלה בישראל, בטח ובטח לא כמו ממשלה בזמן מלחמה. תתבגרו, קחו אחריות ותתחילו לנהל. לא יכולים? תתפטרו.

תודה רבה, חברת הכנסת פרידמן. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות. שר התקשורת, לא להעיר מהיציע. אתה מוזמן להגיע לפה. חבר הכנסת צבי סוכות, בבקשה. תודה רבה. אני מסכם היום שנה כחבר בכנסת ישראל. אני מבקש לציין שהשנה הזו שינתה אצלי הרבה ממה שחשבתי על הכנסת ועל היושבים כאן, בבניין הזה. גיליתי שרובם המוחלט של חבריי בבית הזה עובדים קשה מאוד ואכפת להם, באמת אכפת להם. פגשתי פה כנות, חברויות חוצות מגזרים והרבה רצון לעשות טוב, מכל הכיוונים. הבית הזה הוא אולי דוגמה לדברים שלא קורים הרבה בחברה הישראלית. בשנה החולפת למדתי להעריך את אחיי מהליכוד ומהמפלגות החרדיות. התפעמתי מאהבת העם והארץ שלהם, ונוכחתי לראות את החריצות והירידה לפרטים. למדתי גם שאחיי ממפלגת יש עתיד באמת אכפתיים לעתיד המדינה לא פחות ממני, ושאחרי כל הצעקות פה בדוכן,

באחד על אחד הפערים הופכים לקטנים יותר, מאפשרים לנו שיתוף פעולה.

גנץ או ליברמן,

איתמר וראש הממשלה נתניהו, באמת כולם אנשים שאכפת להם. אין סיכוי שהם היו שורדים כאן בלי שבאמת היה להם אכפת. למרות שמרב מיכאלי עושה עליי לפעמים סרטונים מוזרים בטיקטוק,

אני יכול להעיד על זה, אני רואה אותה בוועדות. אני רואה אותה ואת שאר חברי הבית בוועדות הכנסת,

ומאמין לאכפתיות גם כשלפעמים אני לא מסכים עם אף מילה. לצד כל זה אני חייב לומר בהערת אגב: למדתי גם שאיימן עודה ואחמד טיבי הם לא קוריוז. הם באמת ובתמים נמצאים כאן בבניין הזה ותומכים באויבי ישראל. זה אירוע אמת, ואת זה עוד צריך לתקן. אזרחי ישראל, בסיומה של שנה קשה ומורכבת אני מבקש מכם להאמין לי: בבית הזה הציניות,

הן בדרך כלל מול המצלמות. האמת היא שזה קצת הזוי, אבל אלו חוקי הפורמט פה. לפעמים אני חולם שכל האנשים, ואנשים באמת מדהימים פה, ישלבו ידיים, והשמיים הם הגבול למה שאפשר להשיג עם כל הכוחות האלה. יש פה כל כך הרבה אנשים מוכשרים. שלרגע אחד האולם שבפרסה כאן מאחור יעבור גם לכאן, לדוכן הנואמים, שעם השנים הפך לדוכן הלייקים, שהנאומים כאן יהיו בעלי משמעות לדיון כן ואמיתי, שנבוא להקשיב להם כדי ללמוד דעות נוספות. אני זוכר שבוקר אחד, באיזו הצבעה שאני כבר לא זוכר על מה היא הייתה, היו כאן מנכ"לים ורמטכ"לים לשעבר שרצו החוצה רק כדי לגנוב עוד שתי דקות להצבעה שהתוצאה שלה ידועה מראש. אבל אלו חוקי הפורמט. כן, זה מגוחך כמו שזה נראה. והאמת היא שבמקום אמירות על חרם,

אפשר לשחרר קצת בדוכן הזה. בטיקטוק גם ככה כולנו זקנים מדי בשביל לקבל לייקים על נאומים בדוכן בכנסת. במלאת שנה לחברותי כאן אני מבקש להסתכל על הצד הטוב, על האנשים הרבים בבית הזה שעובדים קשה, חברי הכנסת, העוזרים, צוות המשכן, ומבקש להגיד לכולכם תודה על זה. יש לנו אתגרים גדולים, ולצערי, גילינו בדרך הקשה את הסוד הנדרש כדי לצלוח את כל האתגרים. רק ביחד ננצח.

תודה, תודה רבה, חבר הכנסת סוכות. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש.

פתחתי חדשות, וגבירותיי ורבותיי, הקונספציה חוזרת. מסתבר שבכיר ביטחוני עלום שם אומר שגורמים בממשלה מובילים אותנו לאינתיפאדה, אולי אפילו במכוון, רחמנא ליצלן. אותו גורם בכיר ביטחוני מצטרף לעוד גורמים בכירים ביטחוניים שטוענים ש"זה מדיר שינה מעיניהם". העובדה שהממשלה לא מאשרת כניסת פועלים פלסטינים לתוך שטחי ישראל מיהודה ושומרון, הם טוענים שזה ייצור התלקחות בגדה, ואני רוצה לזקק איפה הם טועים בעיניי: בכול. ממרומי שבתי כמש"קית ת"ש בדימוס, מומחית לערגליות בטעם תות וגנבת שוקולד השחר, אין לי שום ידע במבצע, אין לי שום ידע באיך צבא אמור להתנהל, אבל יש לי שכל ישר. אני רוצה לומר ככה לאותם גורמים בכירים ביטחוניים: הקונספציה שלכם שגויה, מכיוון שהיא מניחה ששיטת המקל והגזר תעזור, אם רק ניתן להם אישורי כניסה, אם רק ניתן להם שטחים, אם רק ניתן להם הכרה בנכבה המפוארת,

אין שום הטבה, שום הטבה שאפשר לתת להם שתהרוג את הרצון שלהם להרוג אותנו. באותה נשימה אין שום צבא ושום מלחמה שתהרוג את המוטיבציה שלהם להרוג אותנו, גם אם כל מדינת ישראל תתכנס לקריית מוצקין, לשיכון בקריית מוצקין, ותאמר לפלסטינים: כל שאר הארץ שלכם. כל מה שיהיה להם בראש מבוקר עד ערב בחומרי הלימוד, במסגדים, בתוכניות הטלוויזיה, בקייטנות של הילדים, בכל מקום, 24/7, זה איך מתנפלים על קריית מוצקין ומוציאים משם את היהודי האחרון. וזה מה שגורמי הביטחון בישראל מסרבים להבין פעם אחר פעם. ראינו את הסקרים שהיו ברשות הפלסטינית: 80% מהפלסטינים בגדה תומכים בטבח. אם נפלוש לבתי הספר שלהם, לחדרי הילדים שלהם, נגלה את מיין קאמפף, נגלה את היטלר על שומר המסך, נגלה בספרים שלהם את הלימוד של פיזיקה, כמו למשל החוק הראשון של ניוטון, איך להרוג יהודי ממרחק קצר ככל האפשר, לא ישראלי, לא כובש, לא קולוניאליסט, יהודי. אני אומר מה מדיר שינה מעיניי. מדיר שינה מעיניי שיש גורמי ביטחון שמסרבים להכיר במציאות הפשוטה, האווידנטית, הברורה גם לעיני ילד בן שלוש: לא המקל ולא הגזר, תודה רבה. רק ניצחון עוצמתי וברור.

תודה, חברת הכנסת. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, ואחריה יהיה חבר הכנסת ניסים ואטורי.

כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, חברים נכבדים, בשבוע שעבר פנתה אליי משפחה. הבן שלהם, בסוף שנות ה-20 לחייו, מתמודד עם מגבלה נפשית, אבל הם מספרים לי שמאז שמחת תורה הוא בחרדה שעברה מזמן מזמן את גבול הסביר. הוא גר באזור הדרום, ובשמחת תורה הוא ראה במו עיניו את הזוועות שאני לא מאחלת לאף אחד ואחד מאיתנו. הוא פונה מהעיר, מעיר מגוריו, ועבר למרכז הארץ, אבל מצבו לא השתפר, ובבריאות הנפש, כשאני אומרת שאין שיפור, זה אומר שיש החמרה. המצב שלו החמיר. הוא כבר באמת לא היה מסוגל יותר וגם לא המשפחה, שניסתה לעטוף, אך ללא הצלחה. הם הבינו שאין מנוס וצריך אשפוז. אבל הבחור, שכבר היה מאושפז בעבר והיה מאושפז בדרום, כי שם הוא גר, לא היה מוכן בשום פנים ואופן לנסוע להתאשפז בבית החולים שבו הוא היה מאושפז תמיד. אני שמה פה רגע סימן שאלה ומגלה לכם שבבריאות הנפש, בניגוד לדברים אחרים, סעיף 23 לחוק בריאות ממלכתי בעצם מאפשר לכל אחד ואחד מאיתנו ללכת ולקבל את השירות הבריאותי שהוא רוצה בכל אחד מבתי החולים שנמצאים בהסדר עם הקופה שלו, אבל בבריאות הנפש, שם, בלתי אפשרי. אתה חייב ללכת לבית החולים שהקופה מחליטה, לפי אזור מגוריך. אין לך יכולת בחירה. הבחור לא היה יכול לנסוע לדרום ולהיות מאושפז שם, כי הוא פשוט היה נכנס לחרדות, פשוט הגוף שלו לא היה מסוגל לזה, לא רק הנפש שלו. המשפחה ניסתה לאשפז אותו במרכז, אבל ענו להם: לא, אי-אפשר. נאלצתי להתערב ולהפעיל את מה שאני יכולה להפעיל,

בסוף אשפזו אותו באזור המרכז.

אני פונה פה שוב למשרד הבריאות ולמשרד האוצר, כי הבטיחו לי עוד בכנסת הקודמת אבל גם בכנסת הזו שהדבר הזה יתוקן, ושמתמודדי נפש יוכלו לבחור היכן לקבל את השירות שלהם כשהם זקוקים לאשפוז. לא יעלה על הדעת שגם בעניין הזה הם יופלו לרעה. הם אנשים ככל האנשים, ויש להם זכות מלאה לבחור היכן יקבלו את השירות של האשפוז שהם צריכים. ולכן, אני מקווה מאוד שהדבר הזה יתוקן בהקדם. כי אם לא, אני הגשתי הצעת חוק שעוסקת בדיוק בעניין הזה של בחירת מקום אשפוז, ואם זה לא יקודם על ידי הממשלה, אני אצטרך להפעיל ולהעלות שוב את הצעת החוק הפרטית שלי, כדי שזה אולי יקדם את העניין הכל-כך מחריד הזה. שוב, אדם שהוא מתמודד נפש, חווה את הזוועות, התפרצה אצלו שוב המחלה, היה צריך אשפוז, ונאלץ לעשות את הכול כדי לא לחזור שוב לדרום אלא להיות מאושפז במרכז.

תודה רבה, חברת הכנסת וולדיגר. חבר הכנסת ניסים ואטורי, ואחריו, חבר הכנסת אושר שקלים. בבקשה. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על החסימה של בנק לאומי, שהחליט לחסום יהודים. אני רוצה לשאול: האם מישהו חשב לחסום מי שתומך בטרור, או מי שמעודד טרור, או מי שמסית לטרור? אלה דברים שחייבים לקרות. ואני אומר, בנקים שחושבים להפלות דווקא יהודים, בגלל כל מיני לחצים חיצוניים, גדולים ככל שיהיו, צריכים להבין שזה לא יקרה, לא יקרה במדינה. מה זה קשור ליהודים?

בין יתר החוקים,

חוק שהגשתי לאחרונה בנושא ההפרדה בין הבנקים, לא ניתן לרכוש, לא ליצור מונופולים של בנקים. זה משהו שיעלה בקרוב יחד עם השר שלמה קרעי, חוק שהוא כבר עבד עליו ואני אמשיך אותו. אנחנו ניצור פה צדק, צדק גם בהתייחסות ללקוחות. הלקוחות יהיו פה מעל הכול. לא יצא מצב של אפליה, ולהשתמש ביכולות של בנקים כפעילות פוליטית.

חבר הכנסת אושר שקלים. אחריו, חבר הכנסת עמית הלוי. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להקריא משהו שמופץ ברשתות.

הממשלה מנהלת קמפיין השפעה ותודעה נגד החזרת החטופים. המטרה היא להכשיר את דעת הקהל להתנגד לעסקה. עיתונאים מתודרכים,

מובילי דעת קהל מקבלים דפי מסרים. אם הוא יצליח, זה יאפשר לנתניהו לדחות את העסקה להחזרתם בתירוץ שהמחיר יקר מדי. נתניהו מפחד מבן גביר יותר מאשר מהמשך ההפקרה של החטופים במנהרות. צאו מהבית. בחירות עכשיו. סיים ציטוט. אני שואל שאלה פשוטה: אם נחליט עכשיו על תאריך לבחירות, זה יקדם את החזרת החטופים? כל ישראלי שפוי רוצה להחזיר את החטופים כאן ועכשיו, וזה ברור מאוד, אין על זה מחלוקת בכלל. רק אסור שהנושא של החזרת החטופים יהיה כלי לניגוח פוליטי ציני של קבוצות אינטרסים, אפילו מהבית הזה. זה נושא רגיש, כואב, ואני סמוך ובטוח שראש הממשלה והקבינט משקיעים את מיטב מרצם וזמנם כדי לקבל הכרעות קשות בנושא. אז בואו בבקשה נוציא את נושא החטופים ממחלוקת פוליטית. זה ברור שיש לנו חובה מוסרית להחזיר את כל החטופים, ובהקדם. לכל אותם מופקרים, מסיתים וחסרי אחריות, תשאלו את עצמכם: האם בניגוח שלכם אתם מקדמים את החזרת החטופים, או חלילה מחלישים את עמידתנו מול האויבים? לסיום, הנאצים מחמאס מתחננים להפסקת אש. איך אני יודע? מכיוון שבמזרח התיכון יש ערך לנראות. הם כביכול מנסים למשוך זמן. כשם שבמקרים קודמים הם ירו את הטיל האחרון ואפילו השהו את הפסקת האש, גם כעת הם מנסים לומר את המילה האחרונה. אם אנחנו רוצים להכריע, אנחנו חייבים שהפעם המילה האחרונה והשליטה תהיה רק של ישראל. הניצחון הוא גם בתודעה. תודה רבה. אם היית מסביר לי איך נתניהו החזיר 1,000 מחבלים על חייל אחד, הייתי הולך איתך, חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה.

גברתי היושבת בראש. חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, "ארבע צווחות צווחה עֲזָרָה", כך אומרים חכמינו זיכרונם לברכה.

"צווחה אחת: הוציאו מכאן בני עלי, חופני ופינחס, שטימאו את ההיכל". ומה עשו חופני ופינחס במשכן שילה? מה עשו בני עלי שגרמו לעזרה, לחצר המשכן, מאוחר יותר חצר המקדש, לצרוח? כשבאו אנשים להקריב קורבנות, הם היו אמורים לקבל את חלקם בעבודה, כמו הכוהנים, לקבל חלק מהקורבן. ואמרו לו, אני מצטט את הפסוק: "ואמר לא, כי עתה תִִתן, ואם לא לקחתי בחזקה"; עשקו, לקחו מהאזרחים את מה שהיה שייך להם. זו הייתה הצווחה, כמו שחז"ל מתארים, צווחה של העזרה, כאילו בית המקדש צווח על זה: הוציאו מכאן את בני עלי. הד מהצווחה הזאת של חצר המשכן היה בצווחה, גברתי היושבת-ראש, שאני צווחתי אתמול. אני לא נוהג לצווח בדרך כלל, אבל הייתה בי צווחה כשנכנסתי לרכב אחרי שיצאתי מאוחר מסופר, וראיתי בהודעת ווטסאפ שבנק לאומי הודיע שהוא מקפיא את החשבונות של אזרח ישראלי, של ינון לוי. חשבתי מהמחירים בסופר. לא לא לא, כי זה לא עושק, זה שוק חופשי שצריך גם בו לטפל. אבל זה עושק. אזרח ישראלי, שלטענת ממשל של מדינה ידידותית, בצדק אמר פה נאור, ידידותית, והביא את הדוגמאות, ככל שתהיה, לטענתם לא הורשע, לא הוגש נגדו כתב אישום, יצר אווירה. יצר אווירה. ארצות הברית החליטה להטיל עליו סנקציות, אגב, דבר שמנוגד גם ליחסים הידידותיים ואפילו ליחסים ההוגנים בין המדינות, כיוון שמדינת ישראל, יש בה מערכת משפט, והיא שופטת, ואם דבר נעשה שלא כחוק, אפשר לפנות ולמצות את הדין. אבל עשתה. קם האזרח הזה בבוקר,

ושומע שהכספים הפרטיים שלו, שלו ושל אשתו,

מוחרמים, מוקפאים. לא מוחרמים, מוקפאים.

לא יכול לעשות איתם כלום, מיקי. במשטר הליברלי שלנו, במדינת ישראל, שיש בה פר-קפיטה ארגוני זכויות אזרח וארגוני זכויות אדם יותר מכל מדינה אחרת. אצלנו. ואיזו שתיקה רועמת של כל הארגונים הללו. איפה כל ארגוני זכויות האזרח? איפה כל ארגוני זכויות האדם, חבר הכנסת קריב? בנק לאומי,

מתקרא "לאומי" בגלל שהוקם ב-1902 כדי לקדם את ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, על פי החזון של הרצל. והוא משתף פעולה עם מה?

עם קמפיין אנטישמי, מה הקשר בין החבורה הפורעת הזאת לבין החזון של הרצל? הקשר הוא קשר של זכויות היהודים בארץ הזאת. אם אזרח קם בבוקר, החבורה הזאת, ובנק לאומי עושק אותו, עושק אותו, אין פחות מזה, עושק אותו, כנגד מי? אני שואל אותך, אתה מוכן לזה? לא, יש לי הצעה. שממשלת ישראל תטפל בגורמים הקיצוניים והאלימים האלה, אז לא יצטרכו את ההתערבות, במה זה נוגע לעניין? אזרח ישראלי קם בבוקר, לא הואשם, לא הוגש נגדו כתב אישום, לא הורשע. בנק בישראל ייקח לו את הכסף? איפה נשמע כדבר הזה? אני רוצה לומר לכם, זה כתם שלא יימחה על בנק לאומי. ביקשתי מיו"ר ועדת הכלכלה, ואנחנו נכנס כאן את ועדת הכלכלה, והמפקח על הבנקים צריך לנקוט סנקציות חריפות כנגד בנק שלוקח כספים לא לו. על זה צווחה העזרה, על זה הכנסת צריכה לצווח, ואסור לנו לעבור על זה לסדר-היום. גלעד קריב, אתה היית צריך להילחם על זה ראשון. ראשון להילחם על זה היית צריך.

גם בזה אנחנו אשמים, איפה הממשלה שלך? די. חברי קואליציה כל היום עומדים פה, תוקפים אותנו על הממשלה שלכם. אני מזמינה את השר לשירותי הדת חבר הכנסת מלכיאלי לסכם את הדיון,

אנחנו נכנס אותה ונדרוש מהמפקח על הבנקים להטיל סנקציות על בנק לאומי על דבר כזה.

לך לראש הממשלה שלך,

שר האוצר לא אחראי לזה. נגיד בנק ישראל הוא עצמאי. חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, אנחנו צריכים לעבור להצבעה. איזה מזל שיש את בנק ישראל. בנק ישראל הוא גוף עצמאי. הוא יועצו של ראש הממשלה, שיקרא לו, ראש

בבקשה, חבר הכנסת אייכלר, לרשותך עד עשר דקות. כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להגיש את הצעת חוק פיקוח על בתי הספר (מתן אישור בידי עובד בריאות הסביבה), על בריאות התלמידים ועל מתן הרישיון למוסד בית ספר. לכאורה זה דבר פשוט מאוד, ואני שמח שאנחנו מעלים היום את החוק החשוב הזה להצבעה, אבל החוק בעיניי הוא חשוב לא רק בעניין הטכני הזה, שקט, בבקשה. חברים, סליחה, שקט. כן, בבקשה, חבר הכנסת אייכלר. החוק הזה הוא שלב במאבק חשוב מאוד נגד הביורוקרטיה שמכלה כל חלקה טובה. כל בית, כל מושב,

כל מדינה צריכים אנשים, פקידים שמשרתים את הציבור. אבל הביורוקרטיה, כאשר המנגנון הופך לסביבון שמסובב את האזרח, זה הופך לנטל. כאשר שולחים מפה לשם, ממשרד למשנהו ומפקיד לפקיד, כמו שכולם יודעים, תבוא מחר, תלך לפה, תלך לשם, זו אחת הרעות החולות בכל מדינה, ובפרט במדינת ישראל. במקרה של החוק שלפנינו יש רצון עקרוני נכון של שמירה על בריאות התלמידים. עד היום הזה זה הפך לסיפור מסובך של ריצה של מנהלים מפקיד לפקיד עד לקבלת טופס מיוחד כדי לקבל אישור מוסד. מה שאנחנו מציעים הוא לא זלזול או הקלה בפיקוח,

ביצוע נכון של התהליך על ידי עובד בריאות סביבה בלי הזדקקות לחסדי הביורוקרטיה, שלא מיטיבה עם לקוחותיה. ההצעה מאפשרת לכל עובד בריאות סביבה במוסד לאשר את מצב התברואה. עד היום מנהלי המוסד נדרשו להמתין עד שהתפנו ממשרד הבריאות לבוא לבקר,

אין הרבה עובדים במשרד הבריאות, ודאי לא בתחום התברואה. עד שהם היו שולחים את הנציגים, המוסד היה נשאר בלי רישוי ובלי תקצוב וזה היה עוול, כי כמו שאמרתי, העסק נמרח הרבה זמן, לפעמים חצי שנה ויותר. בחוק הזה אנחנו מצמצמים את הביורוקרטיה בחודשים רבים,

מייד יבוא העובד המומחה לתברואה סביבתית וייתן את האישור, ואני מקווה שזה ישפיע לטובה. זו ההזדמנות שלי לדבר על המכה הקשה ביותר במדינה, שנקראת ביורוקרטיה. כולם מתלוננים על כל מיני דברים, אבל אם תסתכלו בשורש, שורש הבעיה הוא שהמדינה מתנהלת לא כמו עסק שבו יש לבעל העסק אינטרס לשרת את הלקוח, אם בעל העסק היה משרת לקוחות כפי שהמדינה משרתת את אזרחיה במשרדי הממשלה והעיריות, העסק היה נסגר מזמן.

אני לא צריך לספר, כי כל אזרח נתקל בו.

פעם הדואר היה דוגמה, אבל היום זה בכל מקום, עד למקום בעירייה, ביורוקרטיה מעכבת אותו. במקום שהיא תשרת אותו, היא מעכבת אותו. כמו שאמרתי, מדינה צריכה פקידים כדי לשרת את האזרח. אני חושב שיש מדינות, תמיד חושבים שהדשא של השכן ירוק יותר, אני חושב שיש מדינות שבהן יש מושג שנקראcivil servant ; הפקיד הוא המשרת של האזרח. פה הפקיד חושב שהוא השליט של האזרח, ומטרטר אותו.

אסור לעשות הכללות בשום ציבור, כמובן לא בציבור העובדים במשרדי הממשלה והעיריות, שיש בהם אנשים שעובדים קשה מאוד, מסורים מאוד ומחייכים הרבה, אבל יש אנשים שמעבירים שעון, שותים קפה, יוצאים לסידורים ונותנים לאנשים לחכות עד שיבוא מישהו לשרת אותם. הביורוקרטיה אוכלת כל חלקה טובה גם ביחסים בין בני אדם, כי כאשר יש תורים ארוכים, אנשים עצבנים, אנשים מאבדים שעות עבודה. אנחנו פוגשים את זה בכל התחומים: בבתי חולים, ברווחה, בתחבורה. בתחבורה זו רעה חולה שאין דומה לה. את הנהגים אני לא יכול להאשים, כי הם עובדים קשה, אבל עד שהאוטובוס מגיע או לא מגיע, ההתעללות באזרחים בתחום התחבורה במדינת ישראל היא בלתי נסבלת. אני דיברתי על זה הרבה, ותמיד אני שואל, ואומרים לי במשרד התחבורה: מה לעשות, אין מספיק נהגים, אין מספיק אוטובוסים.

מה שאין מספיק הוא הרצון לשרת את הציבור. גם הנהג צריך לדעת שהוא משרת את הציבור וגם הפקידים ששולחים אותו, שרואים תחנות מלאות ולא שולחים, כי הם קבעו בתחילת השנה או לפני שלושה חודשים שזה יהיה הסדר. הם לא יודעים שבאותו יום קרה משהו בעיר ופקק את כל התחבורה, ולא מתגברים. רק היום שמענו בוועדת העבודה והרווחה סוג חדש של ביורוקרטיה,

חדש-ישן. פקידי אוצר קובעים על תקציבים שלא מוצאים חן בעיניהם שזה כסף קואליציוני, מושג חדש, מונח שאין באף מדינה בעולם. או שיש תקציב, או שאין תקציב. שמענו שקיצצו 300 מיליון שקלים מתקציבי תלושי המזון, כולם היו 600 מיליון, זאת אומרת קיצצו באבחה אחת 50% מהתזונה, מתלושי המזון לעניים. איך עשו את זה? ביורוקרטיה. הפקידים קבעו שזה כסף לא של התקציב, זה כסף קואליציוני. אין מושג כזה. מקצצים את זה מעל ומעבר לקיצוץ הרוחבי שבוצע בכל המשרדים בעקבות המלחמה. המושג הזה שפקיד יכול לקבוע על תקציב אם הוא תקציב ראוי או לא ראוי, זה שערורייה שאין כדוגמתה. כי אם תקציב לא ראוי, אסור לתת אותו, לא משנה.

זה נימוק לתקציב? אם הוא ראוי, מה זה משנה למה עשו את זה? הוא צריך להיכנס לספר התקציב. השבוע הולכים להגיש, היום הגישו את התקציב, ואני חושב שזו שערורייה שהמונח הזה, המונח הביורוקרטי "תקציב קואליציוני" דבר שבדקתי, כמה שבדקתי, אין דבר כזה בשום מדינה בעולם. אין לזה שום משמעות אובייקטיבית. זו ביורוקרטיה נטו שתאפשר לפקידים להתעלל באזרחים.

50% מתקציב לעניים, זו צריכה להיות שערורייה שאין כדוגמתה. זה כוחה הנורא של הביורוקרטיה, שרומסת את עניי ישראל וגוזלת את פת לחמם. ביום-יום כולנו סביבונים בידיה של הביורוקרטיה, מוגדרים על פיה, מתרוצצים לפי הוראותיה, משועבדים לה. מרבית מסדר-יומנו נלקח לצרכים ביורוקרטיים. תשאלו אנשים כמה שעות ביום הם צריכים לעמוד בתורים. תארו לכם עולם מסודר שכל פקיד עובד לטובת האזרח, כמה זמן פנוי היה נשאר לנו, לכל אחד מאיתנו לו, לא היו תורים, גם לחיים האישיים, למשפחה, ללמידה, לחיים עצמם. כולנו מסכימים שבמדינות הכי נחשלות, אני זוכר שכאשר הייתה ברית המועצות, עמידה בתור ללחם נמשכה שעות בכל יום.

כי המדינה חילקה לחם. לעומת זאת, במדינות אחרות, שבהן המאפיות אפו לחם, בעל החנות מחכה שייכנסו לבוא ולקחת לחם. כך צריכה להיות גם הביורוקרטיה, המינהל, של המדינה. אנחנו מבינים שאי-אפשר לחסל את הביורוקרטיה.

נבחרי הציבור, לעשות הכול כדי לצמצם אותה ככל האפשר. החוק שלפנינו הוא אבן דרך בנוסח הזה, ואני מצפה מכולם לתמוך בו ללא הבדלים של קואליציה ואופוזיציה. תודה רבה לכם. תודה רבה. לפני שנעבור לדיון אישי יש הודעה. בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית, התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה. נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, כמה מילים למתעקשים שזה לא הזמן. בתחילת מלחמת העולם השנייה, ימים מספר לאחר התקפת הפתע של גרמניה על ברית המועצות, בעלת בריתה, הרודן סטלין הציג לעצמו ברדיו את השאלה הבאה: ההייתה זו שגיאה לחתום על חוזה האי-התקפה עם שליטי הרייך השלישי? וכפי ששאל כך השיב לעצמו? ודאי שלא. בחוזה ריבנטרופ-מולוטוב, או סטלין-היטלר, חילקו רוסיה הקומוניסטית וגרמניה הנאצית אזורי השפעה באירופה, ובעקבותיו לא שעה סטלין לכל האזהרות של אנשי המודיעין שלפיהן גרמניה עומדת לתקוף את רוסיה בסוף יוני. סטלין לגלג על המזהירים, ומחמת טעותו זו עמדה רוסיה לכרוע וניצלה רק במחיר דמים נורא.

אחרים אשמים, וסמכו עליו: הוא כבר ימצא אותם. כך היה בעולם האפל ההוא. אבל במדינה דמוקרטית? כלל גדול הוא, שהממשלה מנהלת את ענייני האומה. היא האחראית לפעולותיה ולמחדליה, ואין אחראים זולתה. בעד משגים, או מחדלים, הרבה פחות חמורים מחליף פרלמנט ממשלה, אבל אצלנו אין הממשלה אחראית, אלא כולם אשמים. במילים אחרות, תעשה ממשלה נבחרת אשר תעשה, יש להשאירה על כנה. "האמת הפשוטה היא, כי לא כולם הרדימו, ולא כולם הורדמו. אפילו היו הכול נמים, עדיין הייתה זו חובת הממשלה לנקוט אמצעי זהירות לנגד ריכוזי אויב, הידועים לה, כדי להגן על עם שעלול להיות מותקף. ריבונו של עולם, את מי באת להעניש שנטלת משרינו את השכל הישר? על ממשלה כזאת אין עוד לסמוך. חפצי חיים אנחנו: משום כך עלינו לשנות את הרכבה, במהרה." אגב, אלו היו דברי מנחם בגין לציבור הישראלי 55 ימים אחרי פרוץ מלחמת יום הכיפורים. הוא צדק אז, וזה נכון שבעתיים גם היום.

תודה רבה, חברת הכנסת כהן. חבר הכנסת חמד עמאר. אחריו יהיה חבר הכנסת גלעד קריב. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול נפגשתי עם מפונים מהצפון בבית מלון ושמעתי על הסבל שלהם, כאשר משפחה, זוג ושני ילדים, בחדר של 18 מטר, ארבעה חודשים חיים בחדר של

אני לא מצליח להבין את הממשלה הזאת. מאז קום המדינה לא היה לנו דבר כזה שבו אנחנו מפנים את היישובים שלנו והצד השני חוגג. ומדברים על ממשלה חזקה, ממשלת ימין, ממשלה שלא מוותרת, ממשלה שיודעת הרבה הרבה לאיים. בכל יום אני שומע את השרים מאיימים על חיזבאללה, מאיימים על חמאס, ואני אומר לכם: לכו שבו עם המפונים ותראו איזה סבל הם סובלים, איזה סבל לחיות בחדר של 18 מטר, ואתה לא יודע מתי אתה חוזר לבית שלך. ואף אחד לא יודע, וחיזבאללה יכול לחגוג, כשיש לנו ממשלה כזאת, שלא יודעת לקבל החלטות, ומחכה שמדינות אחרות ימצאו את הפתרון. ואנחנו, עם הצבא הכי חזק במזרח התיכון, לא יכולים למצוא את הפתרון ולהחזיר את האנשים הביתה. מה הם דורשים בסך הכול? ללכת לחיות במקום שהם גרים בו,

כי הממשלה הזאת לא מסוגלת לתת להם את הביטחון, להחזיר אותם לבית שלהם, לתת להם לחיות כמו בני אדם ולא זרוקים בתוך חדר בבית מלון. בושה לממשלה כזאת שמאפשרת דבר כזה. אעבור לעניין אחר, הרציחות במגזר הערבי. אנחנו רק בתחילת השנה, וכבר 13 נרצחים במגזר הערבי. 247 נרצחים בשנה שעברה, שיא של כל הזמנים. הממשלה הזאת, אפילו בפשיעה לא יודעת לטפל. במלחמה היא לא יודעת לטפל, והיא לא יודעת לתת פתרון ולא יודעת להחזיר את האנשים ליישובים. זה בסדר. גם בפשיעה במדינת ישראל היא לא יודעת לתת פתרון, לא יודעת לתת פתרון, היא יודעת לתת רק הצהרות. גם את הנושא הזה צריך לקחת בידיים. מספיק עם הרציחות, מספיק עם הפשיעה הזאת. בן אדם צריך להיות בביטחון בתוך מדינה שלו. ממשלה שלא יכולה לספק ביטחון לאזרחיה, אין לה זכות קיום. הממשלה הזאת לא יכולה לספק ביטחון לאזרחיה, לא במלחמה ולא בפשיעה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת עמר. חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. למה לא? למה?

אני ממש גבוה. אני מתנצלת. אחריו תעלה חברת הכנסת טלי גוטליב. כבוד היושבת-ראש, לפני שעה קלה עלה לדוכן, לכאן, שר האוצר הגזען, המשיחי, וסיפר למעשה שיקר במצח נחושה, איך הוא לא מקצץ רק לחברה הערבית מהתוכניות שיועדו אז, בקואליציה הקודמת, לטובת החברה הערבית.

אנחנו לא קיצצנו רק לסקטור ספציפי אלא עשינו קיצוץ לרוחב בכל התוכניות. אומנם לכל משרדי הממשלה קיצצו לרוחב 5%, אבל לתוכניות שאינן בבסיס התקציב קיצצו 15%. אבל שימי לב לנתונים, היושבת בראש: סך כל תוכניות המיועדות לסקטורים שונים הן 36 מיליארד שקל, מתוכם 32 מיליארד שקל לחברה הערבית.

אם באים לעשות לפי החישוב לפי האמירה שלו שהוא קיצץ מכולם, אז כולם זה 4 מיליארד, והחברה הערבית, 32 מיליארד. זאת אומרת, לקצץ 15% מ-36 מיליארד, ולא לומר שמתוכם 32 מיליארד שקל הם של החברה הערבית, זה שקר במצח נחושה. ולמה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי כאשר אישרנו את התוכניות האלה לטובת החברה הערבית, אנחנו היינו בקואליציה אחרת. השר סמוטריץ', שר האוצר של היום, היה באופוזיציה, והוא פעל כל יום כדי להפיל את הקואליציה ההיא, ולמעשה להגיע לשלטון, השלטון שהוא נמצא בו היום. כל מה שסמוטריץ' עושה מאז שהוא הגיע למשרה הזו של תפקיד שר האוצר זו רדיפה ופגיעה בתוכניות של החברה הערבית. לפני כמה חודשים הוא סירב להעביר 200 מיליון שקל של הרשויות המקומיות הערביות. אגב, הסכום הזה הוא סכום חומש, לחמש שנים, והסכום הזה בא לתקן עוול בתקציבי האיזון. הוא לא עושה טובה לאף אחד, זה כסף שמגיע לאזרחים הערבים. למרות זאת הוא עשה הכול כדי למנוע את העברת הכסף הזה. הסכום של השנה הזו אומנם עבר, בהתערבות שר הפנים, אבל הסכום הנותר בוטל על ידי שר האוצר. זאת אומרת שהשר הזה כיוון לו למטרה לפגוע דווקא בסקטור החלש במדינה, שזה החברה הערבית. התקציבים שיועדו לחברה הערבית, יועדו כדי לצמצם פערים, והם לא קוסמטיים כדי לשפר את איכות החיים. כל הגורמים הרלוונטיים, המקצועיים, כולל נגיד בנק ישראל, הזהירו מפני פגיעה בתוכניות של החברה הערבית, אבל הוא בשלו, הוא מקצץ 15% מסכום של 32 מיליארד שקל, שזה נזק אדיר לחברה הערבית במדינת ישראל. תודה רבה, חבר הכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב,

עם ישראל, אני חייבת, חייבת לספר לכם משהו, כי אין לתאר את הדבר הבא. תרגיל אוגדתי בחטמ"ר אפרים. אתם יודעים על מה היה התרגיל האוגדתי בחטמ"ר אפרים? על ניסיון חטיפה של פלסטיני על ידי שני מתיישבי יהודה ושומרון. הם קוראים לזה "מתנחלים לרמת גלעד".

מעולם לא נחטף פלסטיני על ידי מתיישבי יהודה ושומרון, אבל האלוף פוקס עושה את התרגיל הזה עכשיו. ואני שואלת את עצמי, באמת, הרי אומרים לי: איך את יוצאת נגד צמרת צה"ל? איך ואיך. אז קבלו את הדבר הבא. לא סתם שאלתי היום אם אני מדינה שיש לה צבא או צבא שיש לו מדינה. לא יכול להיות מצב שאנחנו בוועדת החוץ והביטחון נצא נגד הכנסת סחורות ודלק לעזה, שמגיע ישירות לחמאס, ואת זה אנחנו יודעים כי אנחנו פשוט צפינו בטלגרםGAZA וראינו את זה. החליטה הממשלה לפני שבועיים שמי שיהיה אחראי לחלוקת הסחורות והדלק יהיה הצבא. במהלך השבועיים האחרונים ממשיך חמאס לקבל את הסחורות והדלק, ולמה? כי הצבא שוקד על תוכניות. אז אני לא מצליחה להבין, מי מנהל פה, הממשלה או הצבא? כי הצבא על פי דין חייב לסור למרות החלטת הממשלה. אבל זו רק דוגמה. סוף כל סוף הצלחנו לשכנע את העולם שאונר"א זה חמאס. מה עושה היום

מטעם הממשלה ביהודה ושומרון? מה הוא אומר לארצות הברית? אני פשוט מחזיקה את עצמי ולא יודעת, באמת, אין לי אפילו איך להעביר לכם את האינפורמציה הזו. הוא אומר שאי-אפשר בלי אונר"א בעזה. אי-אפשר לקבל את הדבר הזה. זה מה שעושה פקיד בכיר במערכת הביטחון כנגד החלטות הממשלה. ואז אני מוצאת עוד דרך. ממשלת ישראל החליטה שלא ייכנסו עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון בזמן מלחמה. מה עושה בכיר במערכת הביטחון? קבלו, קבלו, תקשיבו מה אני אומרת לכם. בכיר במערכת הביטחון פונה לעיתונאי יואב זיתון, נדמה לי שזה השם שלו, והוא מפרסם ואומר שאם אנחנו לא נכניס 100,000 פלסטינים מיהודה ושומרון בזמן הרמדאן, יבוא עלינו טרור. אני רוצה להבין משהו: האם מישהו במערכת הביטחון מבין שיש עוד דרך? פשוט להרתיע את האויב. יש עוד שיטה, הרתעה, לא פרוטקשן. ואני אומרת לכם את הדברים האלה, ואני אמשיך לעקוב יום-יום. ואני מראה לכם עוד דוגמה אחרונה. השבוע, רחמנא ליצלן, בממשלה שואלים על שינוי הוראות הפתיחה באש. איך מעיזה הממשלה לשאול את מה שאני אומרת פה חודש? אני אומרת שהיה שינוי בהוראות פתיחה באש בעזה, ואומרים לי שזה לא נכון, דובר צה"ל אומר שזה לא נכון. והינה, מסתבר שזה נכון. כבר אסור לירות בעזתי בשטחי לחימה. לא לא לא לא,

הוא לא בא להטריל את חיילי צה"ל ולסכן את חיילי צה"ל. ואת זה שמעתי מהלוחמים בשטח, שמסכנים אותם. ואז מספרים לממשלה סיפור אחר, ולכן אני פה, להזכיר לכם את המציאות כפי שהיא. ואם אפשר, גברתי היו"ר, עוד חצי משפט אחד לטובת המתמחים. אני חייבת לכם תשובה בהקשר הזה. מתמחי מרץ 2023, כפי שאתם יודעים, אנחנו עמלנו קשה להכליל אתכם בתוך החוק הממשלתי של קיצור תקופת ההתמחות לשנה. אני חשבתי שלא לקצר לכם זה יפגע קשות בעקרון השוויון. במסגרת דיונים בוועדת חוקה הסכמנו, במלחמה קשה, שהחל מינואר 2023 מתמחים יעשו 14 חודשי התמחות. נאבקנו על זה קשה מאוד. בשלב ההסתייגויות, לצערי הרב, אני לא הייתי באותה ישיבה, אבל נשארה הסתייגות או רוויזיה פתוחה, ובלי הסכמה אי-אפשר להעלות את החוק הזה על פי כללים בין הקואליציה לאופוזיציה. אנחנו יכולים לגרור את זה ולא להעלות את זה, אבל אני חושבת שאתם רציתם את הוודאות, ובמסגרת הוודאות הזו, הוסכם עם האופוזיציה שמתמחים החל מינואר 2023 יבצעו 15חודשים, והחל מספטמבר 2023 יבצעו שנה.

אני חושבת שיש פה פגיעה בעקרון השוויון, אבל בסופו של דבר, לאור לחץ שלכם להעביר את החוק הזה, הוא עובר באופן הזה. מאחלת לכם בהצלחה רבה. אני התמחיתי שנה, ואני מקווה מאוד שהצעת החוק הפרטית שלי להפוך את ההתמחות להתמחות של שנה אחת, שהיא מספיקה בסופו של דבר,

אין צורך ביותר מזה.

תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינו נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת שרון ניר, אה, בבקשה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת שיהיה לך בהצלחה.

חדשה פה, לא? לא ממש, אבל תודה. אה, כן? שיהיה בהצלחה בכל דיון. אנחנו עדים בתקופה האחרונה לעליית מחירים דרסטית, שמובילה אותה הממשלה. מחירים מטורפים. הירקות עולים בצורה מאוד מחפירה. רואים מחירים, 11 שקלים לקילו עגבנייה, ומוצרים בסיסיים עולים. ומה שהולך במדינה בתקופה האחרונה, סליחה,

ירידה של 10%; אצלנו, עלייה של 22%. הירידה באירופה. פערים עצומים. ולכן, הממשלה של נתניהו לא מטפלת ביוקר המחיה במדינה. זה מחובתה של הממשלה לדאוג לאזרחים שלה, לתושבים שלה, אבל אנחנו לא רואים את זה. וכאן מוטלת האחריות על שר האוצר להפסיק לקצץ בתקציבים של החברה הערבית, בתקציבים של החברה המוחלשת ביותר. איך יכול להיות שהוא מקצץ 5 מיליארד שקל בתקציב של החברה הערבית? ולא נותנים פתרונות לאנשים. גם לאנשים שעובדים בחקלאות אין פתרונות. מה ביקשנו אנחנו? התושבים שלנו בנגב, מה ביקשו? שטחי מרעה. סגרו את מערב הנגב. ביקשתי מדיכטר שיפתח את אזור אום חשרם, שטח 309, ועד עכשיו לא קיבלנו תשובות. והמחירים רק עולים, התערובת עולה, החיטה עולה, הקמח עולה, השעורה עולה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: הכול יקר בממשלה הזאת: העגבנייה, התערובת, תפוחי האדמה והקש. הכול יקר. ממשלת נתניהו אחראית לעליית המחירים במדינה בכל התחומים. בכול הם כשלו. הם הרסו את המדינה ואת האנשים. זוהי ממשלת נתניהו, כלומר היא חזקה על החלשים, על המוחלשים. מאיפה הם לוקחים כספים? מתקציב ההתקדמות שהביאה הרשימה המשותפת המאוחדת, 550. אז היום אנחנו שומעים שיש קיצוצים, וחלק מהשרים כועסים על הקיצוצים ב-550. אך מה הם אמרו? מה הם אמרו על מגמת ההתקדמות בשנה שעברה? כשהם שלחו מכתבים

חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. גברתי היושבת בראש, חברי הכנסת, כל יום פיגוע, כל יום פיגוע מול ממשלת ארצות הברית, והפיגוע הוא רק מצד אחד, שרים וחברי כנסת שמשתלחים בממשל הידידותי ביותר למדינת ישראל, בממשל ובנשיא שעמד לימיננו ללא כחל וסרק, ב-240 מטוסים שנחתו כאן עם סיוע צבאי, בהגעה של נושאת מטוסים, עם אזהרה מפורשת לאויבינו בצפון של הנשיא ביידן: תיזהרו, אל תתערבו. השר קרעי: לא מוכרים את עצמאותנו בעד חופן דולרים. הטוב, הרע והמכוער, משם זה בא. השר שקלי: ארצות הברית מלבה את המחאה בישראל, Mind your own business. נהדר. שר האוצר סמוטריץ': התרומה של ארצות הברית היא בקושי 1% מהתוצר, כאילו התמיכה של ארצות הברית מתבטאת בכסף ולא בתמיכה מול אויבינו ולא בתמיכה מול מוסדות האו"ם.

הוא רק כל פעם שוכח להגיד שזה מיליארדי דולרים. אנחנו לא רפובליקת בננות של ארצות הברית, השר סמוטריץ'. יש לי חדשות בשבילך, אנחנו רפובליקה של ארצות הברית. עמדתי כאן על הדוכן הזה לפני כמה חודשים, כשהתחלתם להתגולל על ארצות הברית, ואמרתי לפני המלחמה: הרפו. אין למדינת ישראל את היכולת לשרוד בלי ארצות הברית. חבר הכנסת וטורי, עוד איזה משפט חכם: אם נצטרך, נגן על עצמנו בלי ארצות הברית.

חיילים ישראלים נהרגו בגלל אובמה. אני לא מבין מאיפה העובדות האלה, מאיפה המחקר הזה שהוא עשה. הגדיל לעשות השר העבריין לביטחון לאומי: טראמפ עדיף לישראל, כך הוא אומר כשיש נשיא אחר שם, וזאת לאחר מה שביידן וארצות הברית עשו לטובת מדינת ישראל במלחמה. במקום לתת גיבוי מלא לנשיא ביידן, הוא משתלח בו. משפט וחצי, בבקשה. תודה רבה. משפט וחצי. בבקשה. ראש הממשלה מפחד פחד מוות מבן גביר ומסמוטריץ'. הוא אומר בתגובה על סדרת הפיגועים של השרים בחברי הכנסת שלו: אני לא צריך עזרה כדי לדעת לנווט את יחסינו מול ארצות הברית. אדוני ראש הממשלה, ראינו את כושר הניווט שלך במהפכה המשפטית, בקריאת החברה הישראלית. 17 שנים אתה בשלטון. ראינו את יכולת הניווט והידע שלך בלקיחת האחריות על 7 באוקטובר.

תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת. סיימנו את הדיון האישי. אני מזמינה את חבר הכנסת ישראל אייכלר לסכם את הדיון, אם רצונו בכך. אין צורך, מוותר. בסדר גמור. אם כך, נעבור להצבעה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 11) (מתן אישור בידי עובד בריאות הסביבה), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 11) (מתן אישור בידי עובד בריאות הסביבה),

בעד, 16, אין מתנגדים, אין נמנעים. נרשום לפרוטוקול שחברת הכנסת יסמין פרידמן הצביעה בעד.

אני קובעת כי הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 11) (מתן אישור בידי עובד בריאות הסביבה), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה. הנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 41, הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמינה את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, להציג את הצעת החוק. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן. תודה רבה, גברתי היושבת בראש.

חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 41, הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. והמספר 2024, חבריי חברי הכנסת, משקף בערך 20% מהודעות הווטסאפ שקיבלתי, למה זה חייב לעבור? כנראה שבגלל זה המספר. הצעת החוק מבקשת לתת מענה משולב למתמחים רבים שהתמחותם נפגעה כתוצאה מהמלחמה. כדי לצמצם את הקשיים שנוצרו למתמחים בעקבות המלחמה, מוצע לתקן את חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 1961, ולקבוע הוראת שעה עד לסוף שנת 2024 שתיתן מענה למתמחים שהתחילו את התמחותם החל מחודש ספטמבר 2023, כך שמשך התמחותם של מתמחים אלה יקוצר מתקופה של 18 חודשים ל-12 חודשים. באופן האמור, יסיימו אותם המתמחים את מסלול ההכשרה שלהם למקצוע בתקופה קצרה יותר, כך שיוסמכו בהקדם כעורכי דין ויוכלו להשתלב בשוק התעסוקה. באשר למתמחים שהחלו את התמחותם החל מינואר 2023 ועד סוף אוגוסט 2023, הוצע לקבוע בהוראת מעבר בנוסח של הצעת החוק, ללא הסתייגויות, כי תקופת התמחותם תקוצר ל-14 חודשים.

במסגרת ההסכמות קואליציה ואופוזיציה שנועדו לייצר פה הסכמה מקיר לקיר להעברת החוק ולהעלאתו במסלול המקוצר והמזורז, סוכם, ואני רוצה להודות בהקשר הזה ליושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ ולמירב בן ארי מהאופוזיציה, שעשו יד ביד כדי שהחוק הזה יועבר בהסכמה מלאה, קואליציה ואופוזיציה, לכן סוכם שתתקבל ההסתייגות של 15 חודש, ולכן התקופה לאותם מתמחים תהיה 15 חודש. זה יאפשר להם גם פרק זמן מספיק להיערכות לטובת מבחן לשכה מיוחד שלשכת עורכי הדין התחייבה בוועדה שהיא תעשה עבורם, וכך הם יוכלו להשתלב בשוק העבודה בצורה המהירה והיעילה ביותר. במקביל, מוצע לקבוע כי מתמחה שנעדר מהתמחות מסיבות שהן קשורות למלחמה, היעדרויות שלפי המוצע להלן לא יפגעו ברציפות ההתמחות, ויהיה מעוניין בכך, יהיה רשאי להשלים תקופת התמחות של 16 חודשים, ובלבד שיודיע על כך למאמנו בכתב בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

מי שנעדר מההתמחות תקופה ארוכה מאוד, יוכל לבקש להשלים את התקופה ויוכל להישאר עד תום 16 חודשים.

הוראת השעה היא עד לתום שנת 2024, אולם שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להאריך את תקופת הוראת השעה בתקופה נוספת שלא תעלה על שנה, אם יש נסיבות שמצדיקות זאת, ובלבד שההארכה תיעשה עוד במהלך שנת 2024. בנוסף, מוצע להכיר בהיעדרויות שנסיבותיהם קשורות בזיקה ישירה ללחימה ולמצב המיוחד בעורף כהיעדרויות שנכללות בתוך תקופת ההתמחות של המתמחה ושלא יפגעו ברציפותה.

כדי שלא לפגוע במתמחים שנעדרו בשל נסיבות אלה. מדובר בהיעדרות בשל פינוי מקום המגורים, בשל הוצאה לחופשה ללא תשלום, בשל קרבה לחטופים ונעדרים או לחיילים שנספו, בשל פגיעה או נכות כתוצאה מהמלחמה ונסיבות נוספות הקשורות למלחמה. יוער כי היעדרות בשל מילואים מוכרת כבר כיום לפי הכללים של לשכת עורכי הדין ככזאת שאינה פוגעת ברציפות ההתמחות, ולכן אין צורך למנותה בחוק, אולם בדיוני הוועדה הוספנו את בני ובנות הזוג של משרתי המילואים, כדי שגם היעדרות שלהם שנובעת כתוצאה מהמציאות הזאת תיספר ותימנה. ניתן לעבור להצביע? להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. בשונה מהנהוג, אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את כל ההסתייגויות למעט ההסתייגות שעוסקת במשך ההתמחות, שבמסגרת הסיכום קואליציה ואופוזיציה סוכם שתתקבל הסתייגות ל-15 חודשים, ולאשר לאחר מכן את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. בטרם סיום, אני רוצה להודות מאוד לשר המשפטים יריב לוין, שהביא את הצעת החוק הזאת ודחף מאוד שהיא תקודם במהרה לרווחת ציבור המתמחים, לאנשי הייעוץ המשפטי והנהלת הוועדה שהתגייסו בנושא הזה, גם לחברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה שישבו על הצעת החוק הזאת במלוא הרצינות, וניסו לעשות הכול כדי שהיא תעבור ותתקבל בהסכמה רחבה ככל הניתן, והכול לטובת ציבור המתמחים וציבור הסטודנטים למשפטים שההצעה הזאת מסייעת להם, והכול כדי שהם יסבלו כמה שפחות מתוצאות המלחמה וההשלכות שלה גם על שוק התעסוקה וגם על שוק ההתמחות. אני רוצה באמת באמת תודה מיוחדת,

לחברת הכנסת מירב בן ארי, שהתגייסה במשוכה האחרונה שעמדה בפני הצעת החוק הזאת לטובת ההגעה להסכמות, ותודה לך על כך. תודה רבה לכולם. אני מבקש לאשר את ההסתייגות על 15 חודש ולתמוך בחוק. תודה רבה, חבר הכנסת רוטמן. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. האם על ידי קבוצת סיעת העבודה? חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן מרום.

נמצאים. האם אתם מעוניינים לנמק? תמשיך ככה, אני אעלה שלוש פעמים. זו בקשת רשות דיבור עכשיו או הסתייגות?

רק שאם גלעד עומד עליהן, אני עונה.

אנחנו מסירים את כל ההסתייגויות למעט ההסתייגות לסעיף 2. להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות: ציינתי את קבוצת סיעת העבודה,

מקבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, חברת הכנסת דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי. האם יש מישהו שרוצה לנמק את ההסתייגויות? בבקשה, חבר הכנסת קריב. בבקשה. גלעד, יש לי תשובה קצרה של שעתיים. אני אהיה מאוד קצר,

אני עוד צריך להצביע בעד החוק הזה. חמש דקות?

נשתדל 4:58. חמש דקות לכל הסתייגות. לא, אני ויתרתי על יכולתי לדבר עוד עשר דקות. כל הכבוד, מעריכים את זה מאוד. בבקשה. טוב, עכשיו ברצינות. גברתי היושבת-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, אדוני השר, בפתח הדברים אני מבקש לומר דבר אחד חשוב מבחינתנו ביחס להצעת החוק הזו. זו הצעת חוק שאנחנו נתמוך בה עם ההסתייגות להארכה מ-14 חודשים ל-15. אבל אני מבקש לומר שתהליך חקיקת החוק הזה מבחינתנו היה רחוק מלהיות מיטבי, מכיוון שהנושא הזה ראוי היה להגיע בהסכמה מלאה עם לשכת עורכי הדין. ואני מאמין שניתן היה להגיע להסכמה עם לשכת עורכי הדין, אלא שבתהליך הכנתו של החוק, במקור, במשרד המשפטים, נעשה כמעט ניסיון מכוון שלא לדבר עם לשכת עורכי הדין ולא לתאם איתה את הדברים. נכון שכאשר הדברים הגיעו אל הוועדה, נציגי הלשכה היו וקולם נשמע, וגם היו כמה שיחות מאחורי הקלעים. אבל הצעת החוק הזו, ראוי היה שתתחיל מהידיינות קולגיאלית עם לשכת עורכי הדין. והדבר לא נעשה, והוא לא נעשה במכוון, והוא לא נעשה מתוך סדר-יום שעוין את לשכת עורכי הדין ואת המהלכים שהיא הובילה בשנה האחרונה. ואני מבקש לומר לפרוטוקול וגם כאן באופן פומבי, שהתמיכה שלנו בהצעת החוק הזו, שבמרכזה כמובן ההתחשבות במתמחים שנמצאים כרגע או בשירות מילואים או בקרב האוכלוסייה המפונה, התמיכה הזו אסור לה להתפרש כאיזושהי הסכמה שלנו לגסות הלב שמוקרנת בימים אלו כלפי לשכת עורכי הדין. אנחנו נדע לעמוד לצידה של הלשכה במהלכים עתידיים, וחלקם כבר מונחים על שולחן הבית הזה. אנחנו נעמוד לצידה של הלשכה בניסיון להטיל עליה מורא עקב ההתנגדות הצודקת שלה למהלכים הדורסניים שהממשלה הובילה יחד עם הקואליציה בנושא עצמאות מערכת המשפט. עכשיו, לאחר הדברים הללו, נותרו לי עוד שתי דקות, אני אינני יכול לרדת, אתה לא חייב,

מהדוכן בלי להתייחס,

לאחד מהסרטונים ההזויים ביותר שראיתי מזה זמן ברשתות החברתיות. שר האוצר, ונשאיר בצד את ההתנצלות שלו על רמיסת חוק-היסוד, על זה נדבר בפעם אחרת, באמת מאוד התרגשתי מההתנצלות שלו. אין ספק שעברייני תנועה,

יכולים לעלות לדוכן ולומר: אני מצטער, והכול נסלח. יושב שר האוצר ליד שר השיכון ושואלים את שר השיכון על ההשתתפות שלו בכנס, כנס הטרנספר וחידוש ההתנחלות בלב עזה. הרי יש תוכנית שלו להקים יישוב חרדי. שאלו אותו אם גם יתגייסו חיילים חרדים להגן על ההתנחלות החדשה. שר האוצר התנדב לענות במקומו. הוא לא טרח לדאוג שהתקציב יונח על שולחן הכנסת במועד שקבוע בחוק-היסוד, אבל הוא עונה במקום שר השיכון, ומה הוא אומר? הוא אומר את המשפט הלא-ייאמן: חיילים בכלל לא שומרים על מתיישבים. שמעתם? זה ברשתות, חפשו. הוא אומר שחיילים לא מגינים על המתיישבים. בעיניי זו בשורה נהדרת לאלוף יהודה פוקס, אלוף פיקוד המרכז. אם החיילים לא שומרים על המתיישבים, אז תפסיקו את ההפגנות, הרי זה בכלל לא אחריותו להגן על המתיישבים. מתיישבים שומרים על המתיישבים, הקדוש ברוך הוא לבדו, בלי החיילים שלנו, שומר על המתיישבים. הגידו לי, אתם השתגעתם? אתם השתגעתם? חיילים לא שומרים על המתיישבים. ואז הוא מסביר שבגלל שלא הייתה התיישבות, קרה אסון 7 באוקטובר.

בארי, ניר עוז, כפר עזה, ונחל עוז הם לא התיישבות, ואין קשר בין מה שקרה שם לעובדה ששם לא היו חיילים. הרי אם חיילים הם לא אלה ששומרים על המתיישבים, אז מה קרה ב-7 באוקטובר? שערה משערות ראשם לא הייתה צריכה ליפול, כי השאלה אם היו שם חיילים לא חשובה. זה מזכיר את מה שעשה כאן סמוטריץ' לפני שעה.

השמאלני הזה, ואז צועק: לכידות. אתם פשוט איבדתם את הצפון ואת המצפון.

את הצפון ואת המצפון. חיילים לא שומרים על מתיישבים. תודה רבה לחבר הכנסת קריב, עוד מישהו מהמסתייגים רוצה לדבר? לא. חבר הכנסת רוטמן, ביקשת להגיב לפני שנעבור לבקשות רשות הדיבור. עליזה, עליזה. הזכיר לי חבר הכנסת גלעד קריב להודות ברשימת התודות, שכחתי וטוב שהזכיר לי, את ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, שהתייצב בדיוני הוועדה והתחייב שיהיו גם מועדים, למרות שגם דעתו לא הייתה נוחה מהליכי החקיקה. אני לא דן בשאלה מי צודק פה ומי לא, אני לא לוקח את הצד של גלעד, אבל למרות שהוא, דעתו לא רוותה נחת מהליך החקיקה מבחינתו ולא קיבל את מה שהוא רצה, לטובת המתמחים ולטובת ציבור משרתי המילואים, הוא התחייב בוועדה שהוא יעשה להם מועד מיוחד, למרות שלא קיבלו את דעתו. אני חושב שהדבר הזה ראוי לשבח, ואני רוצה להודות גם לו ברשימת התודות.

אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את ההסתייגות בעניין 15 חודשים ולאשר את החוק.

תודה רבה. שר המשפטים מר יריב לוין מבקש להתייחס. בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. נדמה לי שזו הפעם הראשונה שבה אני עולה לדוכן, שאנחנו נפגשים פה. כשאת מנהלת את הישיבה. נפגשנו פה, אבל בדיוק במצב ההפוך. אני מאחל לך הצלחה גדולה. אתם אפילו באותה הקואליציה. אתה רואה? גם אז היינו, אגב, אז יש תקווה. אבל אני באמת רוצה, חברות וחברי הכנסת, לפני שאומר תודות, לומר כמה מילים בעניין החוק הזה. אני חושב שהחוק הזה הוא באמת חוק חשוב, שבא להקל על ציבור גדול מאוד של כאלה שכבר מתמחים וכאלה שעתידים להתחיל את התמחותם בקרוב, בשעה שרבים רבים, בגלל המצב המלחמה, נתקלים גם כך בקשיים גדולים. אני חושב שהדבר הזה בהחלט יקל עליהם. אני חושב, ואני מוכרח לומר את זה: כמי שהתמחה שנה אחת, וכך היה נהוג לאורך שנים ארוכות, אני לא בטוח שהשינוי שנעשה הוא נכון. אני חושב שההגדלה לשנה וחצי, לא היה לה מקום. אני בכלל חושב שהיה נדרש שינוי עמוק גם במתכונת ההתמחות, ואולי בדברים אחרים. לא סברתי שנכון לקיים את כל הדיון לעומק עכשיו, והיה הרבה יותר נכון באמת קודם כול לתת מענה לתקופה הקשה הזו, שבה אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה. אבל אני בהחלט חושב, אם גם חבר הכנסת קריב מסכים איתי אז אני חושב שזה בהחלט מבורך, שכדאי לעשות בחינה, לבחון תמיד

אולי צריך ועדה שתחליט. ועדה. אני מבין, אבל אני אגיד לך מה הבעיה בנושא ועדות, חברת הכנסת מירב בן ארי,

אני אגיד לך מה הבעיה בנושא של הוועדות בכלל ובמסגרת הספציפית הזאת. אני חושב שעם נושא הוועדות יש שתי בעיות גדולות: האחת, אני זכיתי לקבל לידי מסקנות שהוגשו לי של ועדה שתאמינו או לא, הקים שר המשפטים יעקב נאמן. עשו לבד את החשבון לפני כמה שנים קמה הוועדה הזו. קיבלתי,

גם מסקנות של שתי ועדות שפעלו בזריזות רבה: שלוש וחצי שנים במקרה הראשון, ואם אינני טועה קרוב לשש שנים במקרה השני. זה הקצב שבו זה הולך. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחכות כל כך הרבה זמן. אני גם אומר לך את האמת, בטח בנושא הזה של התמחות ועריכת דין, יש פה בבניין כל כך הרבה עורכי דין ומשפטנים שעברו את הדברים האלה, אני לא בטוח שאנחנו,

בואו לא נתפרק מהמנדט שקיבלנו כל כך בקלות. אנחנו יודעים את הצרכים, מבינים אותם,

מכירים את המטריה, כל אחד גם על בשרו וגם מתוך הפעילות הציבורית שלנו. אני חושב שבשאלה אם לקצר את ההתמחות משנה וחצי לשנה אנחנו יכולים לקבל הכרעה. במקרה הזה, אגב, הייתה גם ועדה, ועדה שבראשה עמד כבוד השופט בדימוס דוד חשין, וגם היא הגישה את מסקנותיה, גם כן אחרי כמה שנות עבודה, בוודאי תקופה ארוכה. היא ממליצה שורה שלמה של המלצות בעולמות ההתמחות שבאמת מצריכות בחינה, ובתוך המסגרת הזאת היא גם המליצה על קיצור לשנה. זה נכון שלא בהכרח נכון לבודד המלצה אחת מתוך מכלול, אבל אני חושב שבמקרה הזה הדבר הזה הוא נכון לגופו, ובסוף הוא גם נתמך בעמדה של ועדה שבדקה את הדברים. לכן, בעיניי, בשלו התנאים לעשות מהלך.

הדבר הזה הרי תוקן רק לפני שנים ספורות, בעצם בלי שום הצדקה אמיתית. אני אפילו מרשה לעצמי להגיד שכולם מבינים פה למה זה קרה. לכן אני חושב שאת הדבר הזה היה ראוי ונכון לתקן. טוב שאנחנו עושים את זה כאן. אם תהיה נכונות של האופוזיציה ללכת ליוזמה משותפת לתקן את הדבר הזה, רק תגידו לי. אני מוכן שנעשה את זה גם בשילוב של הצעה פרטית שלכם והצעה שאני אביא מהכיוון שלי, או אפילו אולי רק בהצעה פרטית. אני חושב שהעיקר שנגיע לתוצאה, ונעשה דבר נכון. אני כן רוצה להגיד דבר שהוא לא שגרתי כשמביאים הצעת חוק. לצד התחושה שאנחנו עושים פה דבר טוב וחשוב ואמיתי, אני חושב שאנחנו גם חייבים, לפחות אני מרגיש שאני חייב, התנצלות, כי לא לכל המתמחים הצלחנו לתת פתרון. יש כאן חורים מסוימים כתוצאה מזה שבכל הסדר כזה, כמעט מטבעו קשה מאוד לכסות 100% של פתרונות לכולם. יש למשל תוצאה שאין באמת סיוע למתמחים שהתחילו את התמחותם בדצמבר 2022, למרות שהתמחותם עומדת להסתיים ממש בקרוב. יש לנו גם כמה מקרים כאלה, ואני לא מזלזל, כי כל מקרה הוא חשוב, וזאת ההזדמנות להתנצל ולומר שרצינו וניסינו את הכי טוב שאפשר כדי להגיע לתוצאה כוללת ונכונה, במחיר שלא הצלחנו עד אחרון אנשים לתת את הפתרון המלא. אני חושב שבסך הכול אנחנו מביאים פה בשורה לציבור ענקי, גדול מאוד, שרובו המוחלט מקבל כאן פתרון טוב ונכון והולם. במסגרת הזאת אני גם מקבל את העמדה שהציג יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בעקבות ההתדיינויות שהיו כאן כן לקבל את ההסתייגות של 15 חודשים. כי אני מוכרח לומר שאילו הדברים היו תלויים בי, אני הייתי משאיר את 14 החודשים במקרים המתאימים, אבל כפי שאני אומר תמיד, הכנסת היא לא חותמת גומי, ואסור שתהיה. בעניין הזה אני מכבד את ההכרעה שאתם קיבלתם ומקבל אותה. אני רוצה לומר תודה, יש באמת הרבה אנשים שעסקו במלאכה, קודם כול לך, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן. להרגיע את החוששים: אני ממשיך להזרים לך עבודה, כך שיש לנו עוד מלאכה רבה לעשות, אבל באמת מלאכה חשובה וטובה,

בתוצאה סופית מרשימה, לך, חברת הכנסת מירב בן ארי, על שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת כדי להגיע באמת לנוסחה שתהיה מוסכמת בהסכמה רחבה, לראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ, שבאמת עושה עבודה קשה, לצוות של ועדת החוקה, חוק ומשפט בראשות מנהל הוועדה אייל קופמן, וכמובן ליועץ המשפטי לוועדה וצוותו. גם היושב-ראש. יושב-ראש אמרתי בהתחלה, אל תדאג. אל תדאג, אל תדאג.

אבל חבר הכנסת מלול בצדק היה מעורב כאן מאוד, וגם שומר על כבוד חברי הכנסת,

זה אף פעם לא מזיק. אני רוצה להודות להרבה מאוד אנשים במשרד המשפטים שהיו שותפים לעניין הזה: ראש וראשון, מנכ"ל המשרד איתמר דוננפלד, למשנה למנכ"ל יעל קוטיק, לעו"ד אביטל סומפולינסקי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ליועצת המשפטית של משרד המשפטים עו"ד לאה רקובר, לעו"ד אלעד רוזנטל, סמנכ"ל תכנון מדיניות ואסטרטגיה, לעו"ד לוטן לסקי, לראש אשכול חקיקה בלשכה המשפטית של משרד המשפטים נוי חסון, לעו"ד שיר בן עמי רויטמן, לעו"ד גילית מנטינבנד; לעו"ד אביה וייס, לעו"ד רחל ספירו, לעו"ד שירה עמנואל, כמובן, לצוות שעובד איתי בראשותה של הרמ"ט שי, לילך שלי ולעו"ד שי אזולאי, שכולכם כאן מכירים, יועץ החקיקה בלשכתי. אני כמובן מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק החשובה הזו בקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה, השר. להצעת החוק הוגשו גם בקשות לרשות דיבור. האם מי מן הנוכחים רוצה לנצל את רשות הדיבור? לא, כבר אמרתי. כמו שאמרנו, זה הרע במיעוטו. אם כך, חברי הכנסת, נעבור להצבעה. להצעת החוק הזו הוגשו הסתייגויות.

לסעיף 1 להצעת החוק, בעצם ההסתייגות הוסרה הן על ידי יש עתיד והן על ידי קבוצת העבודה. לכן נצביע בקריאה השנייה על סעיף 1 להצעת החוק כנוסח הוועדה. סעיף 1 נתקבל. בעד, 17, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 1 להצעת החוק כנוסח הוועדה התקבל בקריאה השנייה. לסעיף 2 להצעת החוק הוגשה הסתייגות על ידי קבוצת יש עתיד וחברי הכנסת ארז מלול ויצחק קרויזר, וזו ההסתייגות: בסעיף קטן (א)(2) יבוא 15 במקום 14. נקיים הצבעה על ההסתייגות. הצבעה.

בעד, 13, אין נמנעים, שלושה מתנגדים. סעיף 2 כנוסח הוועדה התקבל, הסתייגות 2. הסתייגות 2. ההסתייגות לסעיף 2 התקבלה. הסרתי את כל ההסתייגויות. עכשיו נצביע בקריאה השנייה על סעיף 2, כולל ההסתייגות. הסתייגויות 3 ו-4 הוסרו? לא, קודם כול סעיף 2. הסתייגויות 3 ו-4 הוסרו?

אנחנו מסיימים את סעיף 2. הסתייגויות 3 ו-4 הוסרו. ואנחנו מצביעים על סעיף 2?

ולכן, אנחנו מצביעים על סעיף 2 להצעת החוק, כולל ההסתייגות. כולל ההסתייגות, בקריאה השנייה. כולל ההסתייגות שהתקבלה. הצבעה. סעיף 2, כהצעת הוועדה עם ההסתייגות שנתקבלה, נתקבל.

17, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 2 להצעת החוק, כנוסח הוועדה כולל ההסתייגות, התקבל בקריאה השנייה. אם הסרנו את כל ההסתייגויות, אפשר לעבור, לסעיף 3 אין הסתייגויות, ולכן נצביע בקריאה השנייה על סעיף 3 כנוסח הוועדה. הצבעה.

בעד, 17, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 3, כנוסח הוועדה, התקבל בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית. הצבעה. הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 41,

חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, נתקבלה. בעד, 18, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הוראת שעה,

הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי כ"ז בשבט התשפ"ד 6 בפברואר 2024 בשעה